אנחנו מתחילים דיון נוסף בנושא התחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים. היום נמשיך בהקראות, נעבור יותר מאוחר גם להסתייגויות וגם לדברים נוספים שעלו על הפרק. נפתח את הדיון עם מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש. תודה רבה גם על השותפות, גם על העשייה. בבקשה, פרופ' אש. תודה רבה, כבוד היושבת-ראש. ראשית, אני רוצה להודות לך ולוועדה על הדיונים המעמיקים בחוק. דיונים חשובים מאוד, ואני שמח מאוד שיש ועדת בריאות שיכולה להיכנס לכל הפרטים ולתת ביטוי לכל העמדות שיש סביב החוק הזה. מי כמוך יודע כמה החוק מורכב וכמה הוא חשוב בסופו של דבר למערכת הבריאות. אני רוצה לציין כמה נקודות. לא אאריך יותר מדי. כמה נקודות שהן בהסתכלות הכוללת על החוק ועל החשיבות שלו. בסופו של דבר יש פה הרבה ענייני כסף וויכוחים על נקודות קטנות לאורך כל הדרך, אבל יש גם תמונה גדולה שעליה צריך להסתכל. יש כמה שינויים ובשורות בחוק הזה ביחס לחוקים קודמים, ואני מניח שנלך ונשתפר בהמשך ונדייק את הדברים יותר. אחד הדברים המרכזיים פה הוא הסדרת המימון הממשלתי לבתי החולים, שזו נקודה מרכזית בחוק הזה. הוצאנו לפועל פה שינוי בתקצוב של בתי החולים לאחר שבמשרד הבריאות כבר עובדים על זה כמה שנים ומובילים את השינוי הזה. המטרה היא, במקום לסגור בדיעבד פערים, לתת תקצוב מראש, שהאתגר הגדול הוא שהוא יהיה גם תקצוב מספק ונותן מענה לפעילות של בתי החולים. התקצוב הזה יינתן על פי קריטריונים ברורים ושקופים ולא באופן תוצאתי, כך שגם לשקיפות ניתן מענה, אבל גם היכולת התכנונית בבית החולים. זה נכון, הכול תלוי בסוף בסכום שמקבלים והיכולת להתנהל לאורך כל השנה בצורה כזאת שתבטיח את השירות הטוב למטופל. בסופו של דבר זה מה שאנחנו רוצים להסתכל עליו, שהמטופלים יקבלו גם שירות טוב, גם איכות רפואית טובה, והתקציב אמור לתת לזה את המענה. אתה מדבר על סעיף 9?

הם אמורים לקבל את המידע של הסכום לפני השנה ולא בסופה.

הם למעשה אמורים לקבל את זה בתחילת השנה, ואת התקצוב מדי חודש בחודשו ולא בסוף להגיע עם פערים ועכשיו להתחיל להתווכח ולריב על הפערים. קיבלת על קריטריונים ברורים. בחוק הם לא מצויים. מתי נקבל אותם?

זה בשיח שלנו עם האוצר, ואנחנו נצטרך לראות יחד עם האוצר מתי אנחנו בשלים להציג אותם ולהביא אותם. אני יודע שיש דרישה שזה ייכנס גם בתוך החוק. ככל שיתאפשר אני מניח שהנציג של האוצר יתייחס לזה. אין ספק שהקריטריונים צריכים להיות ברורים מראש, וככל שאפשר להכניס את העקרונות שלהם בחוק אנחנו בעד זה. גם הסכום הכולל שהחוק הזה מביא גדל בנקודות שונות. המערכת שלנו היא מערכת חסרה בתקציב. זה לא שאנחנו פה פותרים את כל הבעיות, אבל אנחנו עושים צעד כשיש עלייה בתוספת שניתנת דרך החוק הזה. אנחנו עושים נדבך ברפורמה במחלקות הפנימיות. לא הכול הוא דרך החוק הזה, יש עוד דברים נוספים, אבל בהחלט השינוי שאנחנו שמים פה ביחס למחלוקות הפנימיות הוא שינוי חשוב. הוא כולל גם את ההוצאה של המרכיב ההנחתי סביב הפעילות הפנימית, כלומר בתי החולים וקופות החולים לא צריכים לדאוג לעניין של הפעילות במחלקות הפנימיות. אנחנו מוצאים את המרכיב הזה של מה גודל הפעילות ועל ידי כך אני מקווה שנפעל לכך שגם הקופות וגם בתי החולים יאפשרו הוצאה יותר של אשפוזים לבית, שזה עניין עקרוני ואסטרטגי שלנו, ולהקל את העומסים על המחלקות הפנימיות. גם פה אני יודע שיש ויכוחים על גובה ואחוזים לכאן ולכאן, אבל מה שחשוב זה העיקרון, ובסוף גם צריך להגיע לפרטים כמובן. הכול במסגרת האימוץ של ההמלצות של ועדת טור-כספא, שאנחנו מייחסים לכך חשיבות גדולה. אני מקווה מאוד שבראייה הכוללת אנחנו מביאים למצב אחר בפנימיות. זה תהליך רב-שנתי שכולל גם בינוי וכולל גם תקני כוח אדם, אבל פה אנחנו דנים במרכיב הכספי שגם לו יש משמעות גדולה. היבט נוסף, שהוא גם חשוב מאוד, זה הטיפול בקשיש והיכולת המהירה שלנו להוציא את הקשישים מבתי החולים למסגרות הטיפול ההמשכי. אני יודע שזה גם נושא שהוא לדיון פה, אבל גם כאן העיקרון החשוב הוא שכל הגורמים ופה יש אחריות יותר גדולה על קופות החולים יפעלו להוציא את הקשישים מבתי החולים למסגרות ההמשכיות. אנחנו גם הרחבנו ומרחיבים את המסגרות ההמשכיות, אבל רוצים מאוד שגם לקופות יהיה חלק בזה, וגם בראייה של התשלום שמשלמים למרכזים הגריאטריים ידחוף לכיוון, ומתוך ראייה של הכדאיות הכלכלית שלא להחזיק מטופל בבית חולים, אלא להוציא אותו למסגרת הגריאטרית, והקופות צריכות להסתכל גם על התשלום שהן משלמות למרכזים הגריאטריים כדי שהדברים האלה יקרו. בסך הכול בחקיקה הזאת, מעבר לפרטים הכספיים, אנחנו מסתכלים על המטופל בקצה ורוצים שהוא יקבל שירות יותר טוב בבית החולים ושירות רפואי יותר טוב בראייה הכוללת. אנחנו עושים צעד לכיוון הזה. וזה נכון שפה בוויכוחים יש משמעות לסכומים, אז גם לזה תהיה התייחסות. אבל בסופו של דבר אני חושב שבסך הכול החוק הזה מביא אותנו למקום טוב יותר. תודה רבה. נעשה סבב של חברי הכנסת לפני שנתחיל, ואז נעבור חזרה אל ההקראות. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. קודם כל, אני רוצה לחזור ולומר שככל שאני עובד על החוק, לומד על החוק, מתעסק עם החוק, אני מגיע למסקנה ברורה שהחוק הזה הוא כל כך גדול ומשמעותי, שהוא לא היה צריך להיות בחוק ההסדרים. לכל משפט פה יש משמעות מאוד גדולה, על החולים, על בתי החולים, על קופות החולים, לכל אדם במדינת ישראל. זה חוק גדול וכבד, ואני חושב שהיה ראוי יותר שנעשה אותו כחוק במסלול רגיל ולא מסלול של חוק ההסדרים, על מנת לתת לו את תשומת הלב הנכונה. חסר לי לשמוע יותר מנהלי בתי חולים, בעיקר בפריפריה. אנחנו יושבים פה שעות, ואני פחות שומע. עולה כל פעם מנהל בזום לשתי דקות, ואני חושב שאנחנו מפספסים פה. זו זעקה שאנחנו צריכים לשמוע הרבה יותר. היום יש פה נוכחות טובה של מנהלי בתי חולים. אני רק אומר שתמיד הייתה נוכחות טובה של מנהלי בתי חולים,

כולל מהפריפריה. מי שלא היה בכל הדיונים לא יכול להגיד מה הוא כן שמע או לא שמע. חבר הכנסת אופיר כץ, עלו כאן מנהלי כל בתי החולים וניתנה להם במה, גם מהפריפריה. בדיון הקודם עלה מבית החולים ברזילי. לא, עלו מבתי חולים נוספים. אתם יכולים להיכנס לפרוטוקולים של הוועדה ולהסתכל על כל הדיונים ולבדוק. כל מנהלי בתי החולים, האיטלקי, האנגלי, כולם עלו כאן, כולם היו איתנו גם בקשר, חלקם עלו בזום וכולם גם הוזמנו וחלקם הגיעו. אם הם הוזמנו ולא באו אז הביקורת שלי גם עליהם. כמובן שכולם מוזמנים. החוק צריך להיות בחוק ההסדרים, מחויב להיות, כי בסוף זה חוק שמבוסס על רכש עבר והוא מנסה לייצר תמריצי התנהגות עבור העתיד בתוך עולם הבריאות. זו ההתחשבנות של קופות החולים מול בתי החולים.

יותר מאתנו צריכים את החוק הזה, הם מתבססים עליו בכל העולם שבו הם חיים, העולם הכספי וההתנהלותי ביניהם. כל מנהלי בתי החולים הוזמנו לכל הדיונים. בחיים לא קרה שהוקדש כל כך הרבה זמן לחקיקת הקאפ.

בתוך הדיונים, ועוד נקדיש כי אנחנו נמצאים פה גם היום וגם ביום חמישי, פי ארבעה או חמישה עם היועצות המשפטיות ממה שאי פעם הוקדש לו. לא רק זה, אני מזכירה לכם שעשינו דיונים עם בתי החולים הציבוריים עוד לפני כן. אז אני שמה את הדברים על השולחן שיהיה לפרוטוקול.

אני שמחה מאוד על המעורבות שלך ועל הדאגה שלך, גם ברמה האישית ואפילו לפני שנכנסתי לוועדה דיברת איתי, לדברים האלה שהם חשובים לך באמת. הם היו חשובים גם לי, ועשינו את התיקונים על פיהם. אז נביא אותם לכאן, ואני גם אציין את זה ואציין שהעלית אותם. זה נושא שני שאני רוצה שוב להעלות, נושא בתי החולים בפריפריה. במהלך הדיון אחלק סיכומים שנעשו ביחד עם הממ"מ של הכנסת במהלך השנתיים האחרונות שביקשנו על תורים,

CT. עשינו את ביחד באמת עבודה מדהימה, על מנת להמחיש את הפערים בין הפריפריה למרכז, כמה תושב פריפריה מקבל שירותי בריאות פחות טובים. לכן אני חוזר ואומר, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתייחסים פה לבתי חולים לא כממשלתי, קופה או ציבורי או כל דבר אחר, אלא לתת יחס מיוחד לבית חולים בגלל המיקום הגיאוגרפי שלו. כי התושב שגר בפריפריה מקבל פחות, ולכן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו נותנים יותר לבתי החולים בפריפריה על מנת להעלות את שירותי הבריאות לאותו תושב בפריפריה. דבר אחרון, על אותו סעיף, ואני שואל גם אותך אדוני המנכ"ל, איך אפשרתם את הסעיף הזה שמאפשר לאוצר לפטר את ההנהלה ואת מנהלי בתי החולים. כי התוצאה של זה לא תהיה פיטורים של מנהלי בתי חולים, הם פשוט ינסו להתקמצן בכסף כמה שיותר. והיום אני יודע מהניסיון שלי עם בתי חולים שהם באמת על הגבול האדום,

אפילו מעבר לזה, על מנת לתת את השירות עד כמה שהם יכולים טוב יותר לתושב. במצב כזה, שהם יודעים שהאוצר יכול לפטר אותם מתי שהוא רוצה, מי שייפגע בסוף זה התושב, ובעיקר התושב בפריפריה. יש כאלה שיש להם מכשיר בלי רישיון, אבל הם מפעילים את המכשיר הזה. מנהלי בתי חולים עושים את זה כדי שהאזרח לא יחכה חודשיים ל-CT. הסעיף הזה, שאני לא מבין איך אתם כמשרד הבריאות אפשרתם אותו, יפגע באזרח ובעיקר בפריפריה. תודה. תודה.

בבקשה. הכנסתי את זה להסתייגויות, וחברי דיבר לגבי הפריפריה ולגבי בתי החולים הלא ממשלתיים. מן הצדק שהחוק הזה ייתן מענה גם בחלוקה צודקת והוגנת באמת לפריפריה. אני לא רוצה לחזור על הדברים, אבל אני מחזק את הדברים שנאמרו כאן. אנחנו מגיעים מהפריפריה, אנחנו שם במצב לא טוב. אני מדבר על פריפריה גם חברתית, גם גיאוגרפית, צפון,

כמובן במגזרים. המצב לא טוב בבתי החולים. חשוב שהחלוקה הזאת תהיה גם הוגנת כלפי בתי החולים האלה, וזו הבקשה שלי. תודה. בבקשה, חברת

אני כן אגיד באופן כללי, כמובן לא התייחסות לכל סעיף וסעיף, כי לזה נגיע מאוחר יותר. מכיוון שפרופ' נחמן אש התייחס לסעיף 9, אני כן רוצה לומר לגבי סעיף 9 שחסר לי הנתון הבסיסי ביותר, וזה הסכום. דיברת פה, ואני ממש מברכת על כך, על הבשורה של הסדרת המימון הממשלתי ותקציב מראש וקריטריונים ברורים ושקופים ולא תוצאתיים, יכולת תכנונית של בתי החולים וכו'. כל מילה בסלע. אבל כשכותבים לנו בחוק בסעיף עלום שאין שם סכומים, שביקשנו גם אתמול, ויש לי כאן רשימה של נתונים שאני מקווה שמשרד האוצר הגיע עם תשובות על נתונים של על מה אנחנו מדברים, על מיליון שקל בשנה, על 2.5 מיליארד בשנה? כלומר, מה זה הסכום הזה שיחולק, שזה באופן כללי. וכמובן הקריטריונים שהם צריכים להיות מאוד ברורים. בחוק יש משהו שהוא שגוי, שבעצם נותנים את זה באישור האוצר. אני חושבת שזה צריך להיות באישור משרד הבריאות, אולי בהסכמת האוצר.

מי שצריך לקבוע את הקריטריונים זה משרד הבריאות, ופחות משרד האוצר, כי מה לעשות, מה שחשוב בסופו של דבר זה האחריות הביטוחית. האזרח הקטן, זה שמקבל את הטיפול, צריך לדעת ולהרגיש שהוא מבוטח ויש לו הטיפול הנכון ביותר, ולא אם יש כסף או אין כסף. לכן בעיני השליטה בקריטריונים צריכה להיות של משרד הבריאות.

צריך להביא אותה בפנינו כדי שנדע מה הם הקריטריונים כדי לאשר או לא לאשר ולא שזה יהיה בדיעבד.

לכשנגיע לשלב שבו משרד האוצר יצטרך לתת לנו תשובות אני כן אבקש לדעת מה בסיס ההתחשבנות ל-2019-2018 במחיר מלא. יש לי הרשימה שביקשנו כבר בישיבה הקודמת,

שבאתם עם תשובות. נקודה אחרונה שזה העניין של הפסיכיאטרי. עידית, אמרת לי שהיה דיון על זה, אז צפיתי בכולו. לצערי הרב לא היה שם מספיק דיון. הפסיכיאטריה נשענים על המנגנון, על ההסדר שהיה ב-2019-2018, ובעצם משאירים אותו.

ריבונו של עולם, אנחנו יודעים כמה המצב שם נורא ואיום, אז להשאיר את המצב כמו שהיה ב-2019-2018 בלי שינויים? ואם השינויים הם מז'וריים לגבי הקורונה, שגם שם השינוי אפילו עלול לעשות נזק, אני חושבת שצריך לפתוח אותו בצורת מספר המיטות, באיך אנחנו מתגמלים, למה סעיף 9 לא חל על הפסיכיאטריה. צריך תוספת משמעותית לפסיכיאטריה, צריך תוספת משמעותית לשירותים האחרים, שזה בעצם אמבולטורי, שאין כמעט בפסיכיאטריה. הוא קיבל איזה סעיפון קטן, סעיף 24 כמדומני. לא מספיק, לא ראוי.

אני קוראת לך, דווקא אחת שבריאות הנפש חשובה לה. צריך לתת פה משקל. אני קוראת גם למשרד הבריאות, גם למשרד האוצר, לקחת את כל הנושא של הפסיכיאטריה ולחשוב על זה ברצינות עמוקה ולתקן שם את הדברים שצריך תיקון ורק אחר כך לחזור לפה.

לגבי הנושאים של מה שעלה פה, כולם יכלו להביע את עצמם גם בהתייחסות לנושא של הפסיכיאטריה, ואנחנו עוד ניגע בו. כמובן שנעשתה עבודה שלנו בשיתוף הצוותים של משרד הבריאות. חברת הכנסת מיכל רוזין העלתה נושאים שחשובים, וחברת הכנסת קטי שטרית שעובדת על זה כבר יותר משנתיים פה במשכן ומובילה את השדולה לבריאות הנפש ומניעת אובדנות והביאה רשימה של סעיפים שהיו חשובים לה בהתייחסות לנושאים האלה. לכן תודה, קטי, שאת נמצאת פה וגם דואגת לעולם הזה. ישבנו מול המשרדים, וגם לגבי זה יש לנו כל מיני דברים שנביא אותם ואני מאמינה שנייצר הישגים. לא כל ההישגים בפסיכיאטריה תלויים רק בקאפ. קאפ היא צורת ההתחשבנות. יש דברים שאמרנו שבאים בתוך עולמות התוכן שהם לא קשורים לקאפ, שהם באים מבחוץ, שצריך לדאוג להם. אבל הם לא תלויים בקאפ. הקאפ זו שיטת ההתחשבנות, אז בתוך הפסיכיאטריה, כמו בתוך מקצועות אחרים של פנימיות ושל דברים אחרים אפשר לדאוג לדברים מסוימים בתוך הקאפ ובתוך החקיקה הנוכחית. כן אפשר בתוך העולמות האלה, כמו פנימיות, לעבוד על מודל של פנימיות ברמות אחרות, אבל זה לאו דווקא בתוך החקיקה של הקאפ. זה ברור. אם הקאפ אומר לי תקרה ורצפה לפסיכיאטריה, אז זה מה שהוא אומר. אני לא יכולה לשנות את החוק ולעשות דברים אחרים. אבל עובדה שיש סעיף 9, שדיבר עליו קודם פרופ' אש, שמוסיף כספים. גם בפסיכיאטריה צריך להוסיף כספים. אבל זה לא לכל בתי החולים. סעיף 9 מתייחס לבתי חולים מסוימים. בדיוק מה שאני אומרת, שכמו שאפשר היה לעשות את סעיף 9 לבתי חולים מסוימים, כך אפשר לעשות סעיף 9 דומה לפסיכיאטריה, כי צריך את הדבר הזה. בוודאי, צריך לפסיכיאטריה, צריך לפנימיות,

את אמרת שהוועדה הזאת מתרכזת בקאפ ובמה שצריך,

אני אומר שגם הקאפ צריך לעשות תיקון משמעותי בפסיכיאטריה, שאני לא רואה את זה פה ואני מבקשת להפנות את תשומת הלב ולעשות את השינויים שנדרשים. חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב, בבקשה.

חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. אנחנו בהערות כלליות, נכון? לא לפי סעיפים. ברמת העיקרון פרופ' אש הציג את דברי המשרד. אם רוצים להתייחס לדברים שלו בכללי, בבקשה. יש לי כמה התייחסויות שהן חשובות, ואני חושבת שראוי שנדון בהן. גם עברנו עליהן בדיון הקודם. אני מצטערת שאני כל הזמן על הקו.

על הקו תרתי משמע. הנושא של קיצור התורים וההתחשבנות במסגרת נפרדת. מבחני התמיכה. דיברנו על זה והבנו שזה לא עוזר לבתי חולים, וזה אפילו פוגע. זה צריך להיכנס לקו. התקרות צריכות לעלות כנגד זה, וזה יביא יותר לקיצור תורים ממה שיש היום. אני חושבת שההחרגה הזאת לא משרתת את המטרה וצריך לשאול גם את בתי החולים, אבל גם כמובן את משרד הבריאות. וגם את קופות החולים. כי מי שנהנה מאותם מבחני תמיכה של ה-MRI זה הם. שלא נשכח את השחקן הנוסף פה.

הקאפ מקבע את ההנחה הזאת קדימה אז זה פוגע, ואמרנו את זה כבר בדיון הקודם. זה פוגע בעיקר בבתי החולים הקטנים, לניאדו, הנצרתיים וכדומה.

אם הניסיון הוא לעזור לפריפריה, ואני יודעת שזו המטרה של המשרד הזה, כך גם היה במתמחים ובכלל, אז צריך לראות איך עושים, וזה מחבר אותי לנושא הבא שזה אשפוזי בית. גם את זה העלינו שלשום. הניסיון לתמרץ את בתי החולים לפתוח אשפוזי בית, וכמובן אנחנו בעד. זה סעיף הנקרא חולה המיועד להעברה. אבל הבנו פה שיש רק שני בתי חולים. זה לא רק זה, זה גם התוספת הריאלית.

הבנו פה שיש רק שני בתי חולים שבכלל עושים את זה. אז אנחנו מענישים את שאר בתי החולים. אנחנו רוצים כמובן שיפתחו את זה, אבל בינתיים הם נענשים תקציבית, ואני חושבת שצריך לפתור את זה באופן אחר. הנושא של סעיף 15, הפנימיות. אני יודעת שאת התבטאת בנושא. אני חושבת שחשוב מאוד להוסיף לזה תקציב. זה תקציב לא מספיק. יש פה כמה דברים לאורך כל החוק שיש פה בעיני עדיפות יתר לאוצר. עם כל הכבוד, זה עדיין משרד הבריאות, ויש אגף תקציבים, הוא קיים בכל מקום ובכל סעיף תקציבי בחוקים. אבל יש פה מקומות שהאוצר לוקח סמכות שהיא נראית לי מרחיקת לכת, בטח ובטח בפיטורי מנהלי בית חולים, שאמרנו כולנו, אופוזיציה וקואליציה, שזה צריך לרדת וזה ירד.

אמרנו את זה כבר כמה פעמים. את קבעת שזה ירד? אני רוצה להבין למי הקרדיט. אני דווקא רוצה להחמיא למיכל. מאז הדיון הראשון שהיה פה בוועדה עלה הנושא של הפיטורים ואנחנו אמרנו שהוא לא יהיה והוא לא יירשם בצורה הזאת ובאופן הזה. ביקשנו גם מהאוצר וגם מהבריאות לנסח את הסעיף הזה בצורה אחרת. בטח לא לאיים בפיטורים על אותם מנהלי המחלקות שלנו בצורה של תרשים זרימה של אם רוצים לבוא ולהביא איזושהי ענישה או סנקציות לבתי חולים, בוודאי זה צריך להיות עם שימוע, בוודאי זה צריך להיות עם התראה מראש. לא קיים דבר כזה. ואנחנו רוצים לדון ולראות מה יביאו לנו. אנחנו לא נאשר כמובן סעיף שנראה באופן הזה. בטח לא פיטורים. אם בסעיף ה(1) כתוב: שר האוצר בהסכמת שר הבריאות סליחה,

זה צריך להיות הפוך. משרד האוצר, אם אתם רוצים לנהל את בתי החולים תנהלו את בתי החולים.

זה מה שאמרתי. בואו נחליט שהאוצר מנהל את בתי החולים, זה בסדר. אבל אם משרד הבריאות עדיין קיים במדינת ישראל והוא מנהל את בתי החולים, צריך להיות הפוך. צריך להיות שר הבריאות בהסכמת שר האוצר.

כך זה בכל חוק שאני מכירה במדינה שעוסק בתחום מקצועי, זה בהסכמת שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים.

הגשתי הסתייגויות לכל הסעיפים שאת אומרת שהאוצר לקח את הכוח ממשרד הבריאות באופן שאני גם לא מבין איך אפשרו את זה. גם אם נשנה את זה, בפועל יהיה משרד האוצר. מיכל, את טועה. זה לא נכון. למרות מה שטוענת האופוזיציה, אני עניינית. גם באופוזיציה וגם בקואליציה. אנחנו מסכימים איתך על כל מילה. פרגנו לך הבוקר, מה את רוצה? התכוונתי למיכל וולדיגר, שזה לא נכון. עד עכשיו אלה היו הערות. יש לי שתי הצעות ייעול. יש לי כמובן עוד הערות, אבל זה יהיה לפי סעיפים. הצעה אחת היא לסעיף 9, שמודל התקצוב החדש של בתי החולים הממשלתיים צריך לכלול, להטמיע את התוכנית לקיצור התורים, לשירותים. אני גם מבקשת להכניס ולהטמיע את הנושא של נפגעות תקיפה מינית. בשבועות האחרונים אתם נחשפתם לזה, אני בסיפור הזה למעלה מעשור שנים. כל הסיפור של נפגעות תקיפה מינית, האשפוז, הייתי בשבוע שעבר באיכילוב באשפוז מגן שהוא לנפגעות תקיפה מינית, בתוך המחלקה הפסיכיאטרית. פשוט אין אשפוזים לנפגעות תקיפה מינית. הן נופלות בין הכיסאות. ואנחנו רוצים שירותים אמבולטוריים ואנחנו רוצים שירותים של אשפוז הולם ייעודי לנפגעות תקיפה מינית. הן לא יכולות באשפוז רגיל, ואני לא ארחיב על זה. דבר שני, סעיף 25, זה כולל גם את זה, הקאפ הפסיכיאטרי. צריך להוסיף בעניין הזה דבר שמתעלמים ממנו כל הזמן, הדרכות, הכשרות, כמובן הוספת מיטות אשפוז. כל הדבר הזה הוא מחויב המציאות, וזו ההזדמנות שלנו פה להכניס את הדברים האלה,

אין הזדמנות אחרת. ביום אחרי אין עם מי לדבר.

בהחלט. חברת הכנסת מיכל רוזין שנים במרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. גם היום ייערך פה כנס גדול מאוד של המלחמה באלימות מינית, והיום מיכל רוזין תנאם במליאה לציון היום הזה. זה דבר שהוא חשוב לנו מאוד ואנחנו מודעים. ידברו גם על הכשלים וידברו כאן נפגעים ונפגעות על המקום הזה שלהם, כשהם מגיעים או לא מגיעים, כי אין מספיק לחדרים אקוטיים, לאשפוזים כאלה ואחרים. עולם הפסיכיאטריה, שהוא גם בליבה של מיכל רוזין ואנחנו מבינים את זה ויש כאן לובי חשוב מאוד לנושא הזה, אז כמובן תודה על החיזוק הזה, מיכל רוזין. חבר הכנסת אלון טל, בבקשה. קודם כל, אני מצטרף לברכות למנכ"ל המשרד. שמענו על ההסדר לכאורה למתמחים. זה שהצלחנו להתחיל בפריפריה זה הגיוני. וכמובן הבעיה שם, בדיוק כמו הבעיה הנוכחית, היא הבעיה שהשמיכה איננה מספיק גדולה, ותפקידנו בוועדה הוא לספק שמיכה קצת יותר גדולה, שלפחות הדינמיות שלך לא תהיה בלתי אפשרית אלא קשה. כי אף פעם אין מספיק, במיוחד במצב הנוכחי שכולם בגירעון. חברי חבר הכנסת כץ, ברוך הבא. אני חושב שזה כל כך חשוב שאתם פה איתנו. אני יכול לומר שמי שהיה ברוב דיוני הוועדה, זה מעין סימפוזיון או סמינר בנושא בריאות הציבור בישראל.

אני חושב שהאוניברסיטה הפתוחה צריכה לקחת את ההקלטות ולעשות בהן שימוש. היו פה דיונים מאוד אמיתיים, וזה בזכות היושבת-ראש, ואני מחזק את ידיה כי אני חושב שאי אפשר לומר שגם אם זה הגיע במסגרת חוק ההסדרים, שחסכנו. אני חושב שגם בחוק רגיל לא היינו מגיעים לאותו דיון ולאותה העמקה ושיתוף ציבור כל כך רחב, ועל כן הברכות. בהנחה שזה כן יעבור, אין לי ייסורי מצפון שזה סבל מחוסר תשומת לב או חיפזון. אני רוצה לומר בנימה אישית. הייתי למעלה מעשר שנים חבר קיבוץ בערבה, והילדה השלישית שנולדה הייתה חולה במשך עשרה חודשים עד שאשתי אמרה שנעבור למרכז כדי שיהיה טיפול רפואי, ובדיעבד באמת הייתה לנו תחושה שסבלנו מרשלנות. זו לא בדיוק רשלנות, כי לא היו רופאים בבית החולים יוספטל באילת. לכן הפערים האלה מוכרים לי היטב, ואני אומר בצער שכתוצאה מהפערים תושב פריפריה אחד נאלץ לעזוב,

השאיפות הציוניות להיות בנגב. לכן זה נכון מאוד, ואני מחזק את ידיו של חברי חבר הכנסת מופיד מרעי. סעיף 5(א), ההחרגה שהוא עושה לאותם בתי חולים, אני חושב שזה כן נחוץ וזו רוח של משרד הבריאות היום לסגור את אותם פערים כדי שכל אחד בארץ יזכה לאותה רמת טיפול. קולך חשוב מאוד, מופיד, ותמשיך להשמיע אותו. דבר אחרון, רק עכשיו נודע לי מה שאמרה חברת הכנסת רוזין בקשר לנפגעות תקיפה מינית. לא הייתי מודע לזה. אם אפשר להשחיל את זה בתוך החוק, בטח ובטח ביום כזה שאנחנו מציינים את זה בכנסת, אשמח אם נצא עם אמירה.

חברת הכנסת קטי שטרית. אני לא ארחיב, כי אני חושבת שרוב הדברים נאמרו. בעיקר תודה לך, היושבת-ראש, על הפעילות הענפה שלך גם בתחום בריאות הנפש, תחום שאני באמת פעלתי בו בשנתיים האחרונות. ואני חייבת לציין עוד נקודה חשובה מאוד לגבי בתי החולים הציבוריים.

פשוט לא מקובל שבתי חולים שנשענו הכי פחות על תקציב המדינה והכי פחות פגעו בתקציב המדינה ותמיד הסתדרו, ומה לעשות לא תמיד הדברים האלה יכולים לזרום כאוות נפשנו, ואנחנו רואים שהאוצר באופן שיטתי מנסה בדרכים לא דרכים. אם זה בדרכים שאנחנו יודעים מה שהם עושים לבית חולים הדסה, עם כל הדברים ההזויים האלה, תוכניות ההבראה. הלוואי שהם היו עושים את זה לבתי חולים אחרים, אבל האובססיה כלפי בית החולים הדסה חוזרת על עצמה פעם אחר פעם, ואני חושבת שאני גם יודעת מה התשובה. התשובה היא נכסיה של הדסה, וצריך להפסיק את מחול השדים הזה סביב הדסה. ולגבי שערי הצדק, שלושת בתי החולים בנצרת שהם תפארת, ומי שלא היה בבתי החולים הללו אני מזמינה אתכם ללכת ולראות איך מתנהלים בתי חולים למופת, הרבה ללא עזרתה של המדינה. וכנראה זו התשובה. בסעיף 9 דיברו על פיטורי המנהלים. אני חושבת שזה דבר הזוי ביותר שאפשר היה לנסח. אני חושבת שזה ממש ברמה האישית לנסות לפגוע בהם, ואני מקווה ומתפללת שזה באמת לא לנסות לנגח את בתי החולים הציבוריים לאור מה שהם עברו בשנתיים האחרונות. אני ממש מקווה שאין פה משהו אישי. ואם יש פה משהו אישי, אז אני אמשיך ואפעל ואבדוק במשרד האוצר מי מנסה להתנכל לבתי החולים הציבוריים. כי כך זה נראה, וכך זה נראה גם על פי החוק הזה. מיכל אמרה, ואני חוזרת ואומרת שזה נראה מוזר שר האוצר בהסכמת שר הבריאות. אז תהפכו את היוצרות, עם כל הכבוד לשר האוצר. שר הבריאות הוא זה שצריך להחליט, חד משמעית. יכול להיות אולי שבגלל שמדובר בשר בריאות שנכנס לגל של קורונה, לא היה לו זמן להתעסק ברמת הפקידותית ומישהו ניצל את ההזדמנות הזאת שהוא קצת לא בעניינים וקבע שייכתב שר האוצר החליט. אז עם כל הכבוד לשר האוצר, יש לו עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד סיזיפית, וכדאי שהוא יתעסק בדברים אחרים ולא ייכנס לתחומים שהם לא שלו. כתוב בחוק: שר האוצר בהסכמת שר הבריאות יקבעו את התקנות. אני לא ראיתי תקנות. אי אפשר להביא גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. אני לא רואה פה תקנות, ולכן אני חושבת שקודם כל צריך להביא את התקנות ואחר כך נדבר. אבל קודם כל שנראה את התקנות. על מה מדובר? לא רואים פה תקנות? לגבי הסעיפים האחרים, הגשתי את ההסתייגויות שלי, אז אולי כדאי אחרי הסבב הזה שנדבר עליהם. אבל כרגע אני מעדיפה להתעכב על סעיף 9, שהייתי משנה אותו מתחילתו ועד סופו.

תודה רבה, חברת הכנסת קטי שטרית. חבר הכנסת עלי סלאלחה, בבקשה. חברים, יצא בחלקי להתלוות לשר הבריאות ולמנכ"ל המשרד,

נחמן אש, להיות בבית החולים נהרייה, ולהיות גם בבתי החולים הנצרתיים. יחד עם זאת, השר היה בצפת ובבתי חולים נוספים. אני חושב שבתי החולים בפריפריה נותנים שירות מעולה להרבה אזרחים של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לתגמל אותם, לבוא לקראתם ולא לתת לציבור הפריפריאלי לחשוב כל הזמן שהרפואה הטובה היא במרכז הארץ ולנדוד לשם. אני חושב שזה אפשרי, והמגמה היא בכיוון שאנחנו צריכים להיטיב עם כולם, לתת לכולם מרחב, לתת להם לנשום ולתת להם לפרוח ולהתקדם. יחד עם זאת, בעניין סעיף 9 אני חושב שצריך לשים קריטריונים ברורים ואסור להשאיר את הנושא הזה בידי האוצר בלבד, אלא בתיאום עם משרד הבריאות, והכול לטובת הציבור הישראלי בפריפריה יותר מאשר במרכז. היות שהמקומות האלה סבלו הרבה, יש פערים בין הפריפריה לבין המרכז. גם אני בן הפריפריה, מה לעשות, אני מבית גזאן. מקום יפה.

מקום נהדר לטיולים. תספר להם,

שעכשיו בית הספר שאותו אתה ניהלת קיבל פרס הצטיינות. עד שאני נכנסתי להיות מנהל לא היה רופא אחד מבית הספר. היום יש יותר מ-50 רופאים מבית ז'אן שלומדים וסיימו. התפלאתי ששרת הקליטה מבקשת להביא 3,000 רופאים מחו"ל כאשר יש לנו פה בארץ הרבה רופאים שאנחנו צריכים לדאוג להם ולהכניס אותם למערכת הבריאות ושייתנו לנו את המענה מיד. אז בואו נתאחד בנושא הזה של הבריאות. חברה בריאה נותנת יותר כלכלה, ביטחון והכול. חברה חולה לא יכולה לעשות כלום. תודה רבה. תודה רבה.

רציתי לשאול, בהמשך לדברים של חברת הכנסת קטי שטרית ומיכל רוזין, מה לגבי תקנות תקצוב באופן כללי? אני שואלת כרגע את משרד הבריאות ומשרד האוצר. בדרך כלל זה שר האוצר בהסכמה של שר אחר, או שר אחר בהסכמה של שר האוצר? זה משהו שחריג בחוק הזה, או שזה תמיד כך? זה חייב הבהרה. קודם כל אני אגדיר שתקנות תקצוב בכלל לא צריכות אישור שרים אחרים מלבד שר אוצר. התקנות בספר התקציב הן משהו ששר האוצר ומשרד האוצר קובע, גם ללא הסכמת אף שר אחר. המקרה הנוכחי הוא מקרה יוצא דופן, שבו בהסכמה עם משרד הבריאות הלכנו לתוך מקום שמאציל במובן מסוים את סמכות ההסכמה על תקצוב התקנות למשרד הבריאות. שר האוצר הוא זה שיתקין את תקנות התקצוב, כי מדובר בתקציב, ושר הבריאות, בהסכמה עם שר האוצר, יהיה זה שיאשר אותן. ואם שר הבריאות לא יאשר אותן, אגב, אז הן לא יהיו. זאת אומרת, במובן הזה מפקיעים פה כוח משר האוצר, כי מה שהוא היום יכול לעשות מכוח החוק, מחר שר הבריאות - - - אבל תתקן אותי. ב-2018, בתקציב האחרון לפני התקציב הזה, כן היה כזה סעיף? אני אתקן אותך. בשנת 2018 בכלל לא היה מצב שבו שר האוצר היה נדרש לאישור של אף אחד כדי לתקצב תקנות. הוא היה מתקצב תקנות בספר התקציב ללא אישור שר הבריאות. ומה שקורה עכשיו זה לקחת מודל שהוסכם על ידי המשרדים. זה שהוא הוסכם על ידי המשרדים, הכול טוב ויפה. השאלה אם זה מה שצריך לעשות. מדברים על קריטריונים, לא מדברים על כסף. נכון, זה קריטריונים לתקצוב. אבל קריטריונים שהם מקצועיים בריאותית. סליחה, האם צריך יותר מיטות פנימיות, זה משרד הבריאות. אני מסתכל פה על ההגדרות, מטופל המיועד להעברה, ומי שיקבע את זה, תנאים שקבעו השרים. מה הקשר בין מטופל שמיועד להעברה לשר האוצר? הרי זה ברור שכופפתם את משרד הבריאות. ברור לחלוטין לעין. משרד הבריאות נמצא פה והוא יכול להתייחס האם כופפו אותו או לא. ההפך הוא הנכון. החוק הזה מאפשר לשר הבריאות הרבה יותר מרחב השפעה על עולמות התקציב. תסבירו מה ההיגיון, חברים. יש פה מנכ"ל משרד שהוא גם רופא. מה ההיגיון שאתם, האוצר, תקבעו את התקנות? אני מבקשת לאפשר לרועי לסיים. זה לא הר שצריך להזיז, עידית. זה משהו אנושי. אם יש פה ועדה שתקבע שתקנונית ייקבעו על ידי שר הבריאות, שייקבעו על ידי שר הבריאות. אני לא מבינה את זה. למה אתם צריכים להיכנס למספר המיטות? זה לא הגיוני. הוא מדבר על תקנות תקצוב. אני מדברת בכלל על התקנות. משרד הבריאות הוא זה שצריך. אין לי בעיה שמביאים את זה לאישור האוצר, אבל שהאוצר יקבע לבריאות? שמעתי כמה שאלות שונות, אני אנסה להתייחס לכל אחת מהן.

המקום היחיד בחוק הזה שבו שר האוצר הוא זה שמתקין את התקנות ושר הבריאות מאשר אותן אגב, אם הוא לא יאשר אותן הן לא יותקנו זה בתקנות התקצוב. תקנות התקצוב הן לפי קריטריונים שהם ברובם המוחלט לא רפואיים. תקנות התקצוב הן לפי גודל, לפי מיקום גיאוגרפי, כמו שחבר הכנסת אופיר כץ ביקש שייכנס, ואנחנו עוד רגע נפרט בהמשך לבקשת חברי הכנסת ונטמיע בתוך החוק את הקריטריונים האלו. אבל כפי שתוכלו לראות עוד מעט, הקריטריונים האלו הם לא קריטריונים רפואיים. לעומת זאת, בהיבטים רפואיים, כמו מי מוגדר חולה מעוכב אשפוז, זה מי שהסמכות שלו הוא לא שר האוצר ולא שר הבריאות, זה מנכ"ל משרד הבריאות בחוזר מנכ"ל. גם מספר מיטות וגם צרכים זה

מיכל, זה לא לעניין להיכנס לו כל פעם לדברים. תפסיקי עם "מיכל" כל הזמן, בסדר? אני משתלבת פה עם כולם. מיכל, תנסו לתת לו לסיים משפט ואחר כך תתייחסו. זה קודם כל לגבי ההפרדה. תקנות תקצוב נקבעות על ידי שר האוצר, דברים רפואיים גרידא הם גם לא על ידי שר הבריאות אלא על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, והיבטים שהם בין לבין הם שר הבריאות בהסכמת שר האוצר, ולא הפוך. זה לעניין חלוקת הסמכויות. מיכל, אני חושב ששאלת שאלה לגבי הקריטריונים. ישבנו לפני הדיון האחרון עם חברי הכנסת, ואנחנו עם משרד הבריאות חושבים שנכון עכשיו להכניס בתוך החקיקה הראשית את הקריטריונים האלה ולהגדיר. כאשר נגדיר אותם תיווכחו שלא מדובר בקריטריונים רפואיים בריאותיים, אלא בקריטריונים תקצוביים, בדיוק כמו במודל אוניברסיטאות או בתי ספר. זה לא היבט פדגוגי כמה תלמידים יש בכיתה. יש בו הרבה היבטים פדגוגיים, אבל יש גם היבט תקצובי של כמה צריך לתקצב כל כיתה.

ולכן זה ביחד. לכן תקנות התקצוב מובאות על ידי שר האוצר וקריטריונים רפואיים על מאושרים על ידי שר הבריאות. בעיני עדיין הפוך. בהגדרות למטופל המיועד להעברה כתוב צו שיקבעו השרים. מה הקשר בין שר האוצר למטופל המיועד להעברה?

שכתוב בחקיקה הוא שהצו הזה מאפשר למנכ"ל משרד הבריאות, שיושב פה, ואין לי שום נגיעה בעניין, לקבוע איזה מטופל הוא מיועד להעברה ואיזה לא.

אז צריך שיקבע שר הבריאות.

אני אסביר את ההבדל. כי כאשר קובעים את הצו, כיוון שבחוק הזה, מה שלא היה בחוק הקודם, יש קנס משמעותי על מטופל המיועד להעברה, קנס שהמשמעות שלו היא מאוד דרמטית כלכלית לקופות החולים, לכן בטרם קובעים את הצו וההגדרות הרפואיות של מיהו מטופל המיועד להעברה, פרופ' אש יעשה ואני אפילו לא אהיה בדיון. לא מעוניין להיות בדיון, אין לי שום תועלת בדיון הזה. אבל כאשר מביאים את הצו ומביאים פה החלטה שהמשמעות שלה על קופות החולים היא עשרות אם לא מאות מיליוני שקלים בסיטואציות מסוימות, אז לפני כן זה צריך להיות בתיאום איתנו.

זה גם בתיאום איתנו, אז אני לא מצליח להבין על מה המהומה. מזה אני מפחד. ראיתי מה קרה כשהדברים נעשו בתיאום אתכם, תראה לאיזה חוק הגענו. זה בדיוק הפחד. אני רוצה להוסיף על דברי אופיר ומה שנאמר פה לפנינו. אתה מדבר איתי על קריטריונים, לגבי סעיף 9 זה נכון שמדובר על כספים. אבל כמו שהשווית לכמות התלמידים בכיתה, שזה גם פדגוגי וזה גם כספי, אני חושבת שבנושא של כמה כיתות זה צריך להיות באישור משרד החינוך ומשרד האוצר. כלומר, משרד האוצר הוא משני. נכון, יש לו חשיבות, אבל הוא בא אחר כך. אותו הדבר גם פה, בנושאים בריאותיים משרד הבריאות הוא קובע, גם איפה צריכים עוד מיטות וגם האם הנושא של פסיכיאטריה יותר. בצורה כזאת או אחרת הוא קובע, בהסכמה שלכם. כלומר, הסדר הוא הפוך. אנחנו מסכימים איתך. דווקא הגעתם לתחום שהוא התחום שלי. אם דיברתם על חינוך, אז מצוין.

כשמחליטים כמה ילדים צריכים להיות בכיתה זה עניין פדגוגי, זה עניין פרופר מקצועי. אף אחד באוצר, עם כל הרצון הטוב ועם כל ההשכלה הנרחבת שיש לכם והניסיון, לא יכול להחליט איך הכיתה תתפקד טוב יותר, האם עם 35 ילדים או 26 ילדים. יש הבדל עצום מאוד. אני שוב חוזרת על השאלה, האם היו תקנות? מישהו יודע פה על מה מדובר? כבר דיברנו על זה בדיון הקודם שלא. עידית, הייתי בזום, שמעתי את כל השיחה. אבל אני שואלת שאלה מאוד פשוטה, שאלת תם. אפשר לדעת על איזה תקנות מדובר? האם יש תקנות, אפשר לראות אותן? כי אני חיטטתי בעבר, אין. לאוצר אין תקנות, לא היו לו תקנות. אם אתם אומרים שיש, קדימה, תביאו לנו דוגמה. אנחנו רוצים לדעת על מה אתם מדברים. כי כרגע אתם רוצים שחברי הכנסת ירימו יד. אני מבינה, זה התהליך הסופי, אנחנו חותמת הגומי. אבל כדי שנוכל לבוא לציבור ולהסביר את זה, אנחנו רוצים לדעת על אילו תקנות אתם מדברים. כי אם בא שר הבריאות והמנכ"ל שלו ואומרים שיש להם תקנות שהם ישבו בצוותים, אני ישנה טוב בלילה כי אני יודעת שאנשי מקצוע עשו את זה. אבל כשמביאים את זה לאוצר מתחיל להיות אצלי חשש, כי אני לא יודעת מה השיקולים. האם השיקולים הם תקציביים?

מצילי חיים? תסבירו לנו על מה מדובר, כי אני לא מבינה. והאמינו לי שאני כן יודעת על מה מדובר. יש נקודה נוספת. אנחנו נמצאים פה ימים על גבי ימים בדיון. על מדברת על תקנות, מדברים על נוסחאות ואחוזים. עד עכשיו שמעתם סכומים?

צריכים לבוא עם הנתונים. זו הנקודה העיקרית. אתה רוצה לנהל את בתי החולים בצד הכלכלי ואתה אומר לבתי החולים שגם ננהל אתכם ואולי גם נוכל לפטר מנהל בית חולים, והם בעצמם לא יודעים כמה כסף יש להם. תגיד, חסר לי מאה מיליון לתת לכם, אתם צריכים להסתדר עם סכום מסוים, אני לא יכול להיכנס לכם לנעליים. אתם קובעים גם את הנוסחאות הבריאותיות, ואפילו לא הצגתם עד עכשיו סכום אחד כדי שנדע עם מה מתמודדים. היושבת-ראש, את אומרת שאנחנו יושבים פה ימים על גבי ימים.

יושבים פה המון שעות וימים, אבל מה זה יעזור שבדקה האחרונה יגידו לנו מה הסכום ואז נצביע? זה לועג לרש. זה לפגוע בהצבעות של חברי הכנסת. חבר הכנסת אוריאל בוסו, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? כי הצטרפת עכשיו.

פרופ' נחמן אש, בבקשה, התייחסות שלך לדברים. אני רוצה להתייחס לכמה דברים שעלו פה. אני מברך על ההתייחסויות ועל ההערות, וגם על הרוח שקיימת פה בהקשר הזה. ברור לי שלכולנו חשוב שמערכת הבריאות תהיה חזקה ושתיתן את השירות שצריך, גם בתי החולים וגם קופות החולים,

לעניין הקונקרטי של הסנקציות כלפי מנהלי בתי החולים, לא הייתה כוונה ואין כוונה ששר האוצר יפטר מנהל בית חולים. זה עלה בהערות, גם כמובן בשיח המקצועי וגם פה, ואנחנו נשב עם האוצר. תמחקו את הסעיף הזה, הכי פשוט. זה מופיע בחוק. מיד נגיע לסעיף הזה בצורה מסודרת. הניסוח הקיים לא התכוון שכך זה יהיה, ואנחנו צריכים לתקן אותו. זה סעיף פרסונלי, ואסור שזה יקרה במערכת הבריאות. אני בעד, ואני בטוח שבשיח עם משרד האוצר אנחנו נתקן את זה. אבל אני רוצה להתייחס להערות שלכם בגדול בהקשר של מי קובע, וזה לא לדיון סביב החוק הזה. יכול להיות שצריך להביא את זה יום אחד לדיון פה בכללי על תקנות. כנראה באוצר לא הפנימו שיש ועדת בריאות. מי קובע כמה מכשירי MRI יש במדינת ישראל? מנכ"ל משרד הבריאות? שר הבריאות?

זה האוצר, בתיאום עם משרד הבריאות, וזה נעשה כך במספר המיטות ובהרבה מאוד דברים אחרים. אפשר לדבר על הדבר הזה,

אבל אני חושב שהדוגמה שניתנה על מערכת החינוך בהחלט ממחישה את זה. זה בסוף שיח מקצועי שצריך להיות בתיאום בין הגורם המקצועי למשרד האוצר.

אחרת אני אקבע שיהיו אין-סוף מכשירי MRI ומשרד החינוך יקבעו שצריך 10 תלמידים בכיתה, ואני לא יודע מי ישלם על זה. חייב להיות שיח כזה. פרופ' אש, ברור לנו שבסוף משרד האוצר מקבל את החלטות התקציב, וכמו שאתה אומר, אם כל משרד היה מחליט אז היינו פה בתקציב פי כמה. יש הבדל בין זה לבין החלטות מקצועיות. פיטורי מנהל בית חולים או החלטות אחרות פה הן החלטות פנימיות. גם אני לא רוצה לפטר מנהל בית חולים. אבל מה לעשות, זה התפקיד שלכם כנראה. יש הבדל. האוצר יכול לקבוע לך כמה MRI יהיו בהתאם לתקציב.

יכול להיות שזה משא ומתן בין האוצר לבריאות להחליט סביב סכום מסוים שמשרד הבריאות מקבל בתקציב, מה ילך על ציוד, מה ילך על רכישה. זה לגיטימי. כשנכנסים להחלטות שהן החלטות יותר מקצועיות, פה צריך להיות הקו. דרך אגב, אני בשיח הזה הרבה מאוד שנים פה בכנסת. כן אגף תקציבים נמצא בכל מקום, אבל גם בחוץ וביטחון שאני מיד רצה לשם וגם בנושאים אחרים, בסוף גורמי המקצוע מחליטים מה נכון. הם יכולים להגיד, אנחנו כן נתקצב, לא נתקצב. אבל בסוף גורמי המקצוע צריכים להגיד: אני שם יותר כסף עכשיו על קורונה או על אונקולוגיות או על פנימיות או על פסיכיאטריה. זו צריכה להיות החלטה של משרד הבריאות. זה מה שקורה.

לכן גם פיטורים צריכה להיות החלטה של משרד הבריאות בלי קשר למשרד האוצר. דיברנו על פיטורים, דיברתי על זה מהיום הראשון, וגם על הסעיף הספציפי הזה. לגבי התקנות אנחנו נדון. יש לי הצעה. אני חושבת שבמקום שיהיה כתוב שר האוצר בהסכמת שר הבריאות יקבע תקנות בעניינים אלו, צריך שיהיה: שר הבריאות יקבע תקנות בעניינים אלו ויעביר אישור תקציבי בוועדת הבריאות. ועדת בריאות אמורה לשבת תקנה אחר תקנה ולבדוק. עשינו את זה בכלכלה, עשינו את זה בוועדות עבודה ורווחה, עשינו את זה בהרבה מאוד ועדות. זה לא היה שונה. לכן זה נראה לי מוזר, ובגלל זה פניתי לאוצר ושאלתי ממתי זה עובד ככה. היועצת המשפטית, אני מבקשת את ההתייחסות שלך לנושא.

את אומרת שהאישור התקציבי יהיה של הוועדה? אני רוצה את הנוסח הבא: שר הבריאות יקבע תקנות בעניינים אלו ויעביר אישור תקציבי בוועדת הבריאות. פה בוועדת הבריאות נוכל לאשר את זה. את אומרת אישור. בדרך כלל ועדת כספים מתקצבת. תנסחי את זה. את המשפטנית, לא אני. אני חושב שזה כן צריך להיות להישאר בוועדת הבריאות. אין בעיה, אפשר להשאיר את המצב הקיים. המצב הקיים הוא פשוט מאוד. המצב הקיים הוא שיש תקנות, הן בספר התקציב. מי שקובע אותן זה משרד האוצר ברמה הפורמלית, ביחד עם משרד הבריאות. נוציא את הסעיף הזה, אם זה מה שאתם רוצים. תקנות תקצוב הן בסמכות של שר האוצר. אבל הם אומרים שזו לא תקנה תקציבית. במקרה הסעיף שקטי שטרית מדברת עליו הוא כן הסעיף התקציבי. הוא מחליט למה אני מתכוונת. אני מבקשת שהיועצת המשפטית תגיד למה כוונתי.

אני מבקשת שהיועצת המשפטית תנסח את זה, אפשר? או שגם גם אתה רוצה להגיד לנו מה להגיד? אם למשרד הבריאות אז גם ליועצת המשפטית של הוועדה. קטי, זה לא הוא. לא צריך לתקוף את אנשי האוצר. זה לא אישי. זה לא אישי, אני לא מדברת אישי. אשמח מאוד שהיועצת המשפטית תנסח את זה. אני באה מתחום החינוך, לא באה מתחום המשפט. יש לי הצעה לפתרון. שלוועדה תהיה סמכות לפטר פקידי אוצר... פרופ' אש, יש לנו כל כך הרבה מה לעשות,

זה הדבר האחרון שהייתי עושה. ואני גם לא נוהגת לפטר. זה לא תפקידי. הייתי מעדיפה שהיועצת המשפטית תגיד את הנוסח. אם אני מבינה נכון את מה שרועי השיב, אני חושבת שהוא רצה להגיד שכאשר מדובר על התשלום הקבוע זה מה שהוא עושה היום כתקנה תקציבית. הוא קובע היום כמה כסף הולך לכל בית חולים, וזה מה שהוא עושה בתשלום הקבוע. אבל אני חושבת שמה שאת אומרת זה אחרת.

אבל אתה קובע פה עכשיו קריטריונים, אתה קובע את אמות המידה. בדיוק. ניסחת את זה מצוין. אני רוצה שפרופ' נחמן אש יסיים. בבקשה. הייתה פה הערה לגבי הפריפריה. אנחנו עושים מאמצים גדולים ביחס לפריפריה, גם במסגרת החוק הזה, גם במסגרת דברים נוספים כגון קיצור התורנויות. אנחנו מודעים מאוד לצורך לחזק את הפריפריה. אני חושב שזה נעשה לאורך השנים. מה יש במסגרת החוק הזה שמחזק את הפריפריה? מדברים פה בתיאוריה. מבחינתנו מה שאנחנו לא רואים מולנו לא קיים. בפעם הקודמת אמרנו שנעשה את זה. זאת לא תשובה. אנחנו ישבנו על זה, אנחנו יושבים על זה גם היום, גם ביום חמישי, גם ביום שישי. אם צריך, גם ביום ראשון. מה אכפת לך? נישאר פה. לגבי פסיכיאטריה אני מזכיר שיש הרבה כסף גם מחוץ לקאפ בתוכניות העבודה שלנו והצגנו את זה בוועדה.

נפגעות תקיפה מינית, גם העלינו את התקציב וזה לא בהכרח דרך החוק פה. אבל אנחנו בהחלט מודעים לצורך לשפר את האשפוז הייעודי, להרחיב את המענה האמבולטורי, כך שיש כמובן הרבה דברים מעבר לחוק הזה. אבל גם יש הרבה פרטים בתוך החוק הזה שעכשיו צריך לרדת אליהם ולראות שאנחנו מדייקים. אני רוצה לברך שוב את הוועדה, ואותך היושבת-ראש, על הקדשת הזמן לזה והדיון שהוא סוער, אין מה לעשות. כי בסוף, כמו שנאמר פה, יש עוגה ויש שמיכה קצרה, ואנחנו מנסים לראות אילו איזונים לעשות כדי לתת את הכי טוב. כמו שאתם יודעים, זה לא פשוט.

פרופ' נחמן אש,

הרבה שנים לא היה סוער בבריאות כאן ואנחנו שמחים שסוער בבריאות. אנחנו שמחים שהבריאות מוצבת על סדר יומה של הכנסת. אני רוצה בהזדמנות הזאת גם לברך אתכם על המתווה הרחב יותר שהצגתם והגעתם להסכמות ביחד עם המתמחים. אני חושבת שזה נכון. אני חושבת שזה ראוי והכרחי. אני חושבת שזה יפה שפעם ראשונה, אחרי שנים שהנושא היה תפוח אדמה לוהט ואף אחד לא העז לנגוע בו, שמתם את זה על סדר היום. ברור לי שהיישום של המתווה הזה לא יהיה פשוט הלכה למעשה ואנחנו נצטרך לפתור הרבה דברים, כי אמרתי שהמתמחים זה ספוט קטן בתוך שרשרת שלמה של אותם שדות קליניים, אותם אנשים שנכנסים ללימודים, אותן אוניברסיטאות ותקנים שצריך לפתוח ועוד ועוד. אבל זה ציון דרך, וכשיש ציון דרך וכשיש כיוון וכשיש מטרה אז חותרים כדי לנסות לראות איך מיישמים אותם, ובצורה הכי טובה. אז גם לגבי זה אני חושבת שאנחנו מביאים פה בשורה. אני באופן אישי באה מתוך עולמות הבריאות, אני מכירה את הקאפ ואת המשמעויות שלו. פרופ' נחמן אש, דיברנו על כל הנושא של פיקוח המחירים והשירותים. יש באמת למעלה מ-6,000 פרוצדורות בתוך מערכת הבריאות של עוגה שלמה, קודים שלא הגיעו אליהם המון שנים עם מחירים שאולי הם עדיין לא מעודכנים להרבה פרוצדורות, וזה אותו תיקון טכנולוגי. נאמר כאן שהולכים לשבת על זה בוועדה שתקיים את התיקון הטכנולוגי הזה, וזה חשוב. גם זה משהו נוסף שלא נגעו בו המון שנים וייעשה. צריך לומר שבתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי יש לנו הקפיטציה, שגם היא תבוא לכאן לוועדת הבריאות של הכנסת, וגם בתוכה יש קידומים וזו המהות של הקפיטציה. אנחנו נדבר גם עליהם בהמשך. אז נכון שהקאפ הוא משמעותי והוא מהווה בסיס שכולם חייבים אותו, אבל אנחנו נסתכל גם על התמונה הרחבה יותר שבשלה באנו. בטח כוח אדם במערכת הבריאות, אנחנו נסייע ונקדם. תודה רבה לך. תודה על הזמן, תודה על הקול המרגיע. נעבור להמשך ההקראות. אנחנו נמצאים בסעיף 10. נשמח שתעקבו ביחד איתנו אחרי הסעיפים. תוך כדי הסעיפים תהיה אפשרות להתייחס. אנחנו רוצים לנסות לעבור עליהם בצורה שהיא זורמת, אלא אם כן יש התייחסויות ואז גם תעירו, נעצור ותוכלו להביע את חוות דעתכם. אני מבקשת להעיר הערה. דיברנו פה על לחזור אחורה או קדימה. אני חושבת שאפשר למצוא פה את הנוסחה הכן ראויה, בלי לשבור את הכלים, במובן הזה שנכון, אתה נותן תקציב מלא, אבל השאלה איך זה יחולק. הקריטריונים כן ייקבעו על ידי משרד הבריאות. אף אחד לא לוקח מכם את היכולת להכריע בנושאים תקציביים, אבל זה לא יכול שאתה תגיד שאתה גם תחליט איפה יהיה מה, כי אם הבנתי נכון את שאר חברי הכנסת, אלה נושאים מקצועיים שהם משויכים לתחום עיסוקו של משרד הבריאות, לא של התקציב.

ואם אין קמח אין תורה, וכולנו מכירים את המשפטים החשובים ביותר האלה ואני לא מזלזלת. אבל אתה יכול להגיד שזה התקציב, זה מה יש, והם יקבעו את הקריטריונים איך לחלק אותם, ולא להפך. נראה לי שמשהו פה קצת התבלבל. אז קודם כל ברמת העיקרון, ההבחנה שנאמרה פה קודם היא הבחנה שאין לנו לגביה מחלוקת, והיא שנושאים מקצועיים בריאותיים יהיו כמובן בסמכותו הבלעדית של משרד הבריאות. נושאים שהם פרופר בריאותיים ויש להם השלכה תקציבית הם יהיו בסמכות משרד הבריאות באישור שר האוצר. נושאים הפוכים, שהם פרופר תקציביים ויש להם השלכה בריאותית, אף אחד לא חושב לעשות את הדברים האלה. חשוב לי להסביר כאן ברמה הטכנית. יש פה עיקרון וזה לא משנה במציאות שום דבר. והדוגמה הטובה ביותר שחבר הכנסת כץ יכול להעיד עליה היא דוגמת ה-MRI. שר האוצר הוא לא זה שמביא את התקנות, פרופ' אש. מי שמביא את התקנות הוא שר הבריאות. שר האוצר הוא זה שצריך להסכים להן, לאשר אותן. והנה אתם רואים שבתקנות מסוג כזה ששר הבריאות מביא ושר האוצר כביכול רק מאשר, בסופו של יום האישור הזה הוא סמכות וטו. ובדיוק כמו שהיא סמכות וטו בצד אחד של הזרם, היא סמכות וטו שקיימת עכשיו גם לשר הבריאות. ירצה שר הבריאות אחרי חודש וחצי שנעבוד ברציפות עם אנשיו של פרופ' אש ויגיד שלא מקובלות עליו תקנות התקצוב שהבאנו, הן לא יוכלו לקרות. לא כי אני נחמד, אלא כי החוק לא יאפשר לי להזיז אותן. הוא יוכל לעצור אותי בכל נקודה בזמן שהוא ירצה ויבחר בה אם התקנות לא יהיו בהסכמה מלאה ולשביעות רצונו.

בשורה התחתונה, למעט הפורמליקה אין הבדל בין תקנות של שר האוצר באישור שר הבריאות לבין תקנות של שר הבריאות באישור שר האוצר. אבל הפורמליקה הזאת היא משמעותית. ועדיין גם להצהרה יש משמעות. נכון, והיא משמעותית. אם אין הבדל, למה שזה לא יהיה הפוך? אני מסביר למה. ולמרות שאין הבדל פרקטי במציאות, ההבדל המשמעותי הוא שבסופו של דבר יש פה תקדים בזה שמשרד האוצר לוקח סמכות שלו שהיא תקצוב בתקנות.

היום הוא לא רק אומר מה התקציב הכולל של מערכת הבריאות, אלא יש תקנות תקציב, שחברי הכנסת מצביעים עליהן אבל הן קיימות כבר היום בחוק, והתקנות האלה אומרות בית חולים X ובית חולים Y. זאת אומרת, זה כבר היום נמצא אצלו. הדבר היחיד שקורה הוא שעכשיו שר הבריאות יהיה זה שיוכל להגיד להם לא, וזה שיפור וזו האצלת סמכויות מאוד מאוד משמעותית שנעשית פה. אבל מפה ועד לומר שתקנות תקצוב מוגדרות על ידי שר שהוא לא שר האוצר, זו כברת דרך שהיא לא מקובלת עלינו כמשרד אוצר ולא מקובלת על השר שלנו. ולכן מה שאנחנו הצענו פה הוא איזון מאוד ראוי בעיני. כל ההיבטים הרפואיים שייכים לפרופ' אש. אנחנו לא רוצים להתערב בהם ולא יכולים ולא יודעים, לא מבינים בזה. ועם זאת אנחנו רוצים להיות אלה שמאשרים אותן. לעומת זאת זה גם עובד הפוך. דברים שהם פרופר תקצוב. ברור שלכל דבר יש השלכה אחד על השני, אבל הם פרופר תקצוב, זה מה שהם. הם לא מגדירים כמה מיטות יהיו בבית החולים. אתה יכול לתת לנו דוגמה? תוכנית המיטות היא תוכנית שמי שמייצר אותה, מי שבונה אותה, מי שכותב אותה וקובע אותה זה משרד הבריאות ואנשי מנהל רפואה. הם אלו שקובעים. ולכן תוכנית המיטות היא כזאת שמשרד הבריאות מייצר, ותקנות התקציב מאושרות על ידי משרד האוצר, ולא הפוך חלילה. לעומת זאת, כאשר זה הפוך בעולם התקציב, אז קורה הפוך. להפך, כל מה שיש פה הוא כברת דרך. אני מבין שכאשר קוראים את זה זה נראה הפוך, אבל תבינו מה היה עד עכשיו ומה קורה בכל מקום אחר. את תקנות התקציב מגדירים אנשי התקציב. דיברו פה על הסעיף שמעורר פה הרבה תרעומת, סעיף הפיטורים. אנחנו כאנשי משרד האוצר לא יכולים להיות אלה - - - אז למה כתבתם את זה מלכתחילה? יש משמעות לדיונים פה בכנסת, לפחות בעיני. מה הייתה המטרה? אם מתקבלות פה הערות מקשת כל כך רחבה של גורמים, אז עשינו שיעורי בית. לא באנו ודמיינו שאנחנו קובעים מה יהיה. יש כאן מחוקקים ובסופו של דבר הגעתם כמחוקקים, העליתם כמה הערות שהיו מאוד מהותיות. חשבנו ואמרנו שלא יכול להיות ששר האוצר יוכל לפטר מנהל בית חולים. לכן סיכמנו עם משרד הבריאות שנחשוב על תהליך, בוודאי שהמרכז שלו לא יהיה באוצר. נחשוב מה אנחנו עושים בעניין הזה ואתם תצביעו אם כן או לא.

זה לגמרי עז. אנחנו נכניס עיזים לתוך החוק. חברי הכנסת, הצלחנו להשיג משהו. הוא דווקא הולך לכיוון הטוב. קבעתם על תקנון מסוים את הסכום התקציבי שהולך אליו. זה ברור שהאוצר קובע. אני לא מצפה פה שאני אאשר את זה. אבל מה בתוך החלוקה את זה אני רוצה לראות. ואם למשרד הבריאות יש רפורמה שהוא רוצה, נניח לצ'פר את הפריפריה? אתם נכנסים לו לתוך השיקולים. הוא יקבע תקציב, לא חורגים ממנו ונותנים למשרד הבריאות להחליט. ישבנו על זה עם משרד הבריאות, עם משרד האוצר. נעבור על זה כשנגיע לאותו סעיף ונתייחס אליו. הייתי פעם ראש מטה של משרד התחבורה והייתה מסגרת תקציבית לכבישים. נכון, התערב לא פעם ולא פעמיים ואמר

לדוגמה, הרכבת. אמרתם מיותר שיהיה באזור שדרות, אופקים, אין מספיק נוסעים. אבל יש שיקולים שהם מעבר לקטע. יש שיקולים שבהם אומרים, אנחנו רוצים לקרב בין הפריפריה למרכז. אותו הדבר גם לגבי משרד הבריאות. אם אני לוקחת את השיקולים שלו, איך הוא רוצה לחלק את זה, אתם תגידו את הסכום, תגידו את המסגרת, אף אחד לא יחרוג. פרופ' אש, נו-נו-נו אם תחרוג. אבל תנו להם להחליט. הם רוצים לקבוע את זה לפי המדיניות שלהם. מה אתם עושים? אתם נותנים להם את האחריות, אבל אתם לוקחים לכם את הסמכות. אז קחו את הסמכות וקחו את האחריות, תשברו אתם את הראש. אם יש זקנה בפרוזדור, תשברו אתם את הראש, לא הם. אבל להם אתם נותנים את האחריות ואתם לוקחים את כל הסמכות. מה ההיגיון פה?

אפילו בתוכנית המיטות שתיארת, אתה שואל את עצמך אם יש מסגרת אז למה צריך את האישור לתכנית המיטות. הסיבה

שלצערנו או לשמחתנו מבנה הבעלויות בבתי החולים בישראל הוא לא אחיד ויש סוגים שונים של בתי חולים. הסיבה הרבה פעמים, שיש עוד גורם מייעץ, מבקר, אגדיר אותו כשותף. כי המהלך הזה נעשה בשותפות. אתה מקשיב לעצמך, רועי? הסיבה לזה הרבה פעמים היא כדי לייצר איזונים בין גורמים שונים, בין בעלויות שונות. זו המטרה המרכזית וזה גם מה שקורה. נמצאים פה אנשי משרד הבריאות ויש היבטים שקשורים לתוכניות לאומיות. יכול להיות שנחשוב ביחד עם משרד הבריאות. יש היבטים שהם מקצועיים פרופר. אם משרד הבריאות רוצה לתמרץ MRI או לתמרץ פגיות, אני מסכים אתכם, אין על זה מחלוקת בינינו. יכול להיות שצריך שבתוך סיפור התקצוב הזה יהיה רכיב שהוא לא קבוע מראש אלא תוכניות לאומיות שבהן יוכלו לתמרץ לפי פעילות מסוימת, ושם הפררוגטיבה המרכזית כמובן תהיה של משרד הבריאות כאיש המקצוע ולא של משרד האוצר. כשנגיע להסתייגויות נשב ונחשוב ביחד עם משרד הבריאות וביחד עם חברי הכנסת. אני סמנכ"ל תקציבים במשרד הבריאות. ברור שמשרד האוצר נמצא בחוק, אפשר לפתוח את חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולראות אותו נוכח בכל מקום, כמו שהזכיר המנכ"ל. אבל גם בחקיקה הזאת, לדוגמה הבאנו 90 מיליון שקלים עבור המחלקות הפנימיות ואפשר לראות את הסעיף. כתוב שם במפורש שמי שקובע את המדדים הוא מנכ"ל משרד הבריאות בהסכמת הממונה על התקציבים. אני לא נכנס לעניינים המשפטיים מי מוסמך לקבוע ומי לא, אבל לכל הפחות ניסינו לשמור על האיזונים המשפטיים. כמובן שהוועדה יכולה לקבל כל החלטה אחרת, אבל צריך להבין שמבחינתנו כמשרד בריאות המסגרת החקיקתית של מי מוסמך, אם זה בתקנות MRI ואם זה בתקנות אחרות, בתקנות בריאות העם שהשר המוביל זה שר הבריאות ומאשר שר האוצר, ובתקנות הקפטיציה הן משותפות, יש מסגרת חקיקתית שאליה אני לא נכנס. אבל ספציפית נגיע לסעיף 15,

אתם תראו שם את הסיטואציה ההפוכה שמנכ"ל משרד הבריאות קובע את המדדים, וזה קורה בהסכמת הממונה על התקציבים. 9 זה הסעיף הכי חשוב. שאר הסעיפים, עם כל הכבוד, לתת פה סוכריה וכו', זה מצוין, כל הכבוד לכם. טוב שאתם עושים את זה. 9 בעינינו, חברי הכנסת, זה הסעיף הכי חשוב. הכללית מבקשת להזכיר שגם אצלנו זה סעיף מאוד חשוב. עד היום אין שוויוניות בתקצוב והתקציבים מגיעים בעיקר לבתי החולים הממשלתיים ולא לבתי החולים האחרים. הבנו. אנחנו חוזרים על אותם דיונים שדנו בהם כבר כמה ימים ברציפות. אנחנו ממשיכים בהקראות. אחר כך נוכל לדון במה שתרצו פעם נוספת, וגם בהתייחס לאותם סעיפים, כי כמובן נגיע לאותם סעיפים ואז נרצה להתייחס פעם נוספת. מבחינתי אין לי שום בעיה לשבת כאן עד אמצע הלילה. אני אוהבת לשמוע את כולכם, אם כבר הבאנו את מערכת הבריאות. אבל חבל לנו לשים את אותם דיונים כל פעם ובסוף זה יתמסמס. אנחנו צריכים לזכור כל אחד מהם הדברים שהם שמים לעצמם, ואני אומרת לכם, קופות החולים ובתי החולים מכל הסוגים, כמסמרות, שזה הדבר הכי חשוב באותו קאפ. תבינו שמי שלוקח מכאן זה על חשבון ההוא. יש לנו כאן משחק שקראנו לו בצורה כזאת או אחרת משחק סכום אפס, וזה מכסה לנו את כל עולם הבריאות. יש קהילה ויש בתי חולים. שניהם חשובים ושניהם יקבלו כאן גם במה ומקום בדברים אחרים שאנחנו נביא לוועדה, לא רק את צורת ההתחשבנות שהיא חשובה, אבל היא אחת. אבל תמשיכי עם זה שסעיף 9 הוא הסעיף הכי חשוב. לא סכום אפס. היועצת המשפטית, אני שמחה מאוד שאת מהנהנת עם הראש, זה נותן לי להבין שאני בכיוון הנכון. יש גם נתונים שהבטיחו לנו בשבוע שעבר. בוודאי. הם יציגו גם את מודל הפנימיות ואחר כך נעבור על סעיף 9, על מה

איך נכנס.

נכון, יש עוד הרבה דברים. אנחנו מסיימים את ההקראות ואז נדון גם עם האוצר, גם עם הבריאות וגם עם קופות החולים ובתי החולים. בבקשה. הודעה על תקרת צריכה ברוטו ורצפת צריכה ברוטו

עד יום י"ד באב התשפ"ג (1 באוגוסט 2023), מהי רצפת הצריכה ברוטו המעודכנת שנקבעה להם לשנים 2023 ו־2024 בהתאם להוראות סעיף

אפשר להוסיף לסעיף 10(א) שאת הדיווח יעבירו לוועדת הבריאות של הכנסת? יש בעיה, כי אלה נתונים מסחריים של כל קופה וכל בית חולים. אני לא יודע לפרסם את מה שמכבי עושים מול בית

לבתי החולים האחרים,

אתה בעצם מאפשר תחרות בריאה. אני שואלת אם יש כאן בעיה משפטית. עזבי רגע צורך כזה של קופה כזאת או אחרת. אני שואלת מבחינת הציבור.

האזרח, בשביל זה

שהמרחק הגאוגרפי ביניהם לא עולה על 20 קילומטר, ובלבד שמתקיים בכולם יחד אחד מאלה: [מה השיקולים לקביעת תקרה משותפת? איך בפועל מחשבים את בסיס

לכן חשוב שכן יהיה פה איזשהו דיפולט בחקיקה, שאנחנו מבינים שהוא הרבה פחות אידיאלי בחלוקת התקרות. לכן אנחנו מנסים כמה שיותר להימנע ממנו, אבל אי אפשר שלא תהיה האפשרות הזאת, כי אחרת אנחנו מאוד פוגעים בוודאות. אני מלאומית שירותי בריאות. התיקון הקפיטציוני הוא מאוד משמעותי

מתי בפעם האחרונה פרסמתם?

תקרות מפורסמות כל שנה. ועדת הכספים הקודמת אישרה את 2020 ופרסמנו. את מתכוונת לפרסום ברשומות. איפה זה מפורסם? ברשומות, שהציבור גם יכול לראות את זה. היא מדברת על רשומות ואתה מדבר על

זה על שלושת הצדדים,

בסופו של דבר אתם לא מתקנים את זה.

זה אומר שאין ודאות. אין טעם להוציא תקרות ואז לתקן אותן. זה רק מבלבל את כולם. אני חושב שיש פה איזשהו

אנחנו מאבדים מקורות ואז אנחנו נשארים פה עם הסעיף הזה ונכנסים

ועדיין ככל שיש תקרות ואנחנו יודעים לקדם אותן ב-1:4 אז אנחנו גם יודעים לעשות להם תיקון קפיטציוני של נתוני ינואר. תוסיף פה בסעיף הזה: תוך התחשבות בשיעור שינוי הקפיטציה של הקופות. הקידום האוטומטי יתבצע תוך התחשבות בשיעור השינוי בקפיטציה של הקופות. לא.

אסנת מדברת. נסיים ואחר כך. מה שהם אומרים בסעיף הזה הוא שיכולים להתייחס לשני בתי חולים,

כבית חולים אחד. זה אומר לדוגמה שבני ציון

אמרנו שכאשר נגיע לניסוחים נתייחס לזה. אמרנו שזה יימחק.

בדיוק בגלל שאת אמרת את זה ואת מבינה מאוד מאוד את כל המטריה, לכן התפלאתי שהיום אנחנו מדברים על כך שנעדן וננסח שוב את העונשים. לא מקובל. וזה לא רק פיטורים, זה הרבה מעבר

הם צריכים לנהל את העבודה, נעשית שם עבודה רפואית נהדרת. הם צריכים לנהל את כל המערכות שלהם. אני כמרוויח אומר שהסעיף הזה צריך להימחק מהיסוד. אין לו שום מקום להיות בתוך המערכת, אין לזה שום מטרה. זה גורם מסכסך. זה בדיוק מה ששאלתי, עידית. תסבירו לנו מה

בתי החולים שרלוונטיים לזה זה בדיוק מה שאתה שאלת אז על ה-20 ק"מ.

לא כולם מתנגדים, אנחנו נשמע אותם.

ובתהליך זוחל הפעילות בבית החולים תלך ותקטן והדבר הזה אפילו עלול לסכן את קיומו של בית החולים בני ציון בהמשך,

החולים בני ציון הוא חשוב מאוד בעיר חיפה, הוא מהווה תחרות,

אז יהיה משהו שיושפע מההסטה. נכון. זה מוציא את הכוח החל מהתחלה במשא ומתן. זה מעביר הרבה כוח לבית החולים הגדול. ובעיקר לקופות. הנציגות של מאוחדת, ואז אשמח להתייחסות שלכם.

לדעתנו הסעיף הזה

איפה זה כתוב?

שני בתי החולים נמצאים אצלי בהסדרי הבחירה, אבל הציבור בוחר ללכת לבית חולים אחד ולא לשני. הוא לא בוחר, אתם מכוונים אותו. זה לא נכון. אתם מונעים מהציבור ללכת למקומות שהם רוצים להגיע אליהם.

להביע

שאת רק רוצה וצריכה. אבל כשנציג עונה, אז בבקשה תנו לו לענות עד הסוף. אני אשמח שתתני לי זכות יתר לבקש. אני רוצה לדייק את השאלה שלי, ברשותך.

איך הוא יתחרה בלי תקציב בגרעון? האינטרס של בתי החולים יהיה להילחם על אותם מבוטחים ולשפר את השירות,

האינטרס.

בהינתן ובית חולים אחד אכן הצליח יותר מאשר בית החולים השני, וזה נובע לשיטת בתי החולים בגלל כל מיני סיבות של יתרון יחסי

הוא רוצה להגיע לבית חולים קרוב לביתו ולא נותנים לו, אז שלא יספרו לי סיפורים שהוא יוכל לבחור.

מבוטח רוצה להגיע לבית חולים מרכזי וגדול, ובגלל הסדרי התחשבנות כאלה ואחרים, שגם לקופה חשוב לשמר לצורך היכולת שלה לספק שירותים בקהילה, היא בוחרת לשלוח אותו לבית

קודם כל יש הבהרה על נקודה אחת חשובה שלא נאמרה פה. החוק הזה לא קובע כבר מראש שהדבר הזה יקרה.

ורצינו לאפשר לשרים אגב, הנה, שר הבריאות בהסכמת שר האוצר ולא

החוק הזה רק יחמיר את זה.

הרצוי נחמד מאוד, המצוי הוא אחר. זה בדיוק מה שאומרים. לכמה בתי חולים זה רלוונטי? זה רלוונטי לשישה בתי חולים, לשלושה זוגות של בתי חולים.

צריך להסתכל על שני הצרכים האלה ולאזן אותם.

לא התייחסות לבית חולים ספציפי, צריך להסתכל על הדברים האלה ולאזן אותם. אני בטוחה שחברי הכנסת יכולים לסמוך על שר הבריאות שלא ייעשו פה דברים שהם פוגעניים בצורה לא הגיונית כלפי בתי

רשות התחרות העירה לנו שזה בעייתי מבחינת היבטי תחרות והגבלים עסקיים, וכנראה נוריד את הסעיף.

לא הבנתי. יש לכם בעיה ואתם צריכים להוריד את סעיף 11?

לתורים של האזרחים,

ולתת חילופין. אם ההסתייגות שלי לא תתקבל בסעיף 10(א), שמדבר על להביא את התקרות כאן

ב-2020 קיבל בית החולים 220, וראו זה פלא, ב-2021 זה יורד ל-120. כשאני מסתכלת על כל בתי החולים הציבוריים ואני מייצגת כאן כנבחרת ציבור את כל בתי החולים הציבוריים,

זאת אומרת שאם אני מסתכלת על מה שהם קיבלו

בסעיף 10 מדובר שאת הרצפות מביאים ב-1 באוגוסט 2023 על הרצפה לשנים 2023 ו-2024. זה בעצם רצפה לשלוש שנים? בגלל שיש שינוי בין 2021 ו-2022 ל-2023 ו-2024 שמבוסס על הנתונים בפועל שהיו

כדי שנבין על מה מדובר, אני

וזה הנושא של פרק ה: שר האוצר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע תקנות בעניינים

נמצאים במצב של מצוקה במשך שנים, ובתי החולים הציבוריים העצמאיים, כמו שאמרתי באחת הישיבות הקודמות, כבר לא נמצאים במצוקה, הם נמצאים על אקמו. ולמעשה כל פעם באים ומנסים לבקש מהם, או אומרים להם לתת יותר. הקשבתי לדיונים גם כשלא הייתי פה. אני חייב

זה נכון לאזור של הפריפריה וזה נכון לירושלים, שלפעמים אני חושב שירושלים מתקרבת להיות פריפריה בקצב מהיר אם לא יתקנו את הדבר הזה. ולאזרחי ירושלים מגיעה אותה רמת טיפול ואותה איכות טיפול כמו כל בית חולים אחר בארץ.

אפשר גם להסתכל על דברי ההסבר.

ואז יש להן קושי לפתוח שירותים בקהילה, ולכן באותו אזור הן מאוד מסתמכות על בית החולים. הדגש פה הוא לא על בתי החולים, הוא על היכולת של

לאפשר לו לבחור לאיזה בית חולים

ובסעיף 12 זה לאפשר גם לתת את השירותים האלה בקהילה. אבל בשתי המקרים האלה המטרה בסוף של הסעיפים זה לתת יותר אפשרות למבוטח, לתת למערכת אפשרות להנגיש יותר שירותים

בסוף הסעיפים תהיה התייחסויות לשאלות. אני רק מזכירה לכולם,

עשינו את הדיונים האלה כמה ימים מלאים פה. אנחנו חוזרים על אותם דברים. זה בסדר, אני לא אומרת שזה לא טוב לחזור על אותם

המלא בעבור שירותים דיפרנציאליים ושירותי

(3)אם קופת החולים רכשה שירותים דיפרנציאליים ושירותי בריאות אחרים מעבר לתקרת הצריכה ברוטו משלמים את תקרת הצריכה נטו בתוספת סכום מופחת כמפורט להלן, לפי העניין: (א)בעבור רכישת שירות דיפרנציאלי מעבר לתקרת הצריכה ברוטו שנקבעה לשירות כאמור לא יותר מ־55% מהמחיר המלא של השירות; (ב)בעבור רכישת שירות בריאות

אנחנו חושבים שגם בשירותים אחרים זה צריך להיות 55% ולא 30%. אני ביקשתי את זה בהסתייגות שלי.

אנחנו רוצים לוודא שזה רק לעניין

יש צורך של האזרחים לקבל את השירות הזה, והשימוש באלפא כזאת נמוכה אומר פגיעה משמעותית מאוד בתוך בתי החולים. דרך אגב, ברור לי לחלוטין שהקופה לא רוצה,

אני מבין את זה. היא רוצה לפתח את השירותים בקהילה. מוריס, בבקשה. דיברתי על זה כבר פעם.

וגם המבוטחים צריכים להעדיף לקבל את השירותים בקהילה.

שלמה, בוא נוריד את התקרה ונעלה לך.

אבל מה הקשר בין תקרה,

לבין גידול בפעילות?

אתה יודע היטב לא לשלוח כשיש לך טיפולים בקהילה.

צריך לזכור שעד הבסיס אתה מקבל מחיר מלא.

ניתוח לפעולה שמתבצעת במסגרת מרפאה מבחינת מבנה עלויות. את יודעת לעשות אקו לב באלפא?

המחיר הממוצע שאנחנו יודעים הוא יותר נמוך מהמחיר.

השיעורים האלה בסופו של דבר משמרים איזשהו ביטוי לעלות שלילית ממוצעת שאנחנו בדקנו גם בקאפים הקודמים. הפער שיש בין שירות דיפרנציאלי וניתוחי לבין שירות אחר היה מתוך בחירה של

אז השינוי הגדול הוא כמובן בסעיף הבא,

ולא נעשה פה שינוי דרמטי לעומת מה שהיה קודם.

רמב"ם רכש השנה שני פטים סיטי חדשים. אפס עלות למדינת ישראל. ואחר כך כשאני עושה פעילות כדי לטפל בזה אני מקבל 30%. אני לא אומרת שמערכת הבריאות לא נמצאת במחסור, אבל אנחנו צריכים לראות גם הוגנים לכל הצדדים. ואם אתם רוצים נוכל לפתוח

סיטי בקהילה כדי לא לשלוח ולחסוך את האלפות האלה והתקציבים האלה.

וגם תקציבים שאני מתכוונת לשים לתוך הדבר הזה, ולהגיד איפה

אבל אנחנו נעשה את זה ביחד. יש לכם פה נציגים שאני לא רואה בהם אויבים, אני רואה בהם אנשים שבאמת מנסים לעזור,

וכל אחד מתוך נקודת המבט

זאת אומרת, אם יש לי מכשיר MRI אחד,

אני מביא עובדים ללילה, אני צריך את זה באלפא 30. זה לא מכסה לי. לכן אם אתם רוצים שהמכשיר שלי יעבוד רק בבוקר,

אבל אם אתם רוצים שהוא יעבוד בלילה חייבים אלפות גבוהות יותר כדי שיהיה אפשר להפעיל את כל המכשירים שגם ככה עומדים בבית חולים, כי

אני מציעה שנציג את ההסבר לפני ההקראה. הכנו מצגת. נסביר במבט על, כי קצת קשה להבין את זה מכל הפרטים שכתובים,

אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים להגיד מה יהיה.

על בסיס קו המגמה שאתם רואים פה. אפשר גם להסתכל מה היה בשנים קודמות. גם כשהקורונה הייתה, זה לא שאנשים

אנחנו חושבים שהוא עשה טוב מאוד. לגבי המחלקות הפנימיות, זה בעצם המודל שאנחנו מציעים,

על אשפוזי בית כבר דובר פה, מנגנון לפתיחת אשפוזי בית בבתי חולים. לא הבנתי לגבי המיונים

בסוף זו טובת החולה, אין ויכוח. התחלת המיונים, היה בוסט מאוד גדול שקפא מאוד,

כל המשק השתנה מבחינתנו

בנושא של האשפוז ההמשכי, יש לנו סעיף 17 של המיועדים להעברה שאנחנו נפרט עליו בהמשך. נסביר מעט מה הכשלים שראינו במודל הקודם במחלקות הפנימיות. המודל הקודם מתבסס על כך שבית החולים רואה

כשאנחנו מסתכלים על קופות החולים, גם לקופות החולים במודל הישן יש איזשהו תמריץ לא נכון בהוצאה מהאשפוז, כי למעשה אם הם יודעים שבית החולים ירצה לשמור על תפוסות מלאות או לפחות

כאן במודל הפנימיות הכניסו כסף תוספתי של 90 מיליון שקלים.

נכון. אבל אם זה אומר שהקופות אומרות: היום אני נמצא ב-13% פחות ממה שהייתי ב-2019 בית החולים,

רק פה את תמצאי חתן.

הוא אומר: אני אוריד אותה ממני אם אני אמצא לה חתן. זה גם יהיה באישור ועדת הבריאות?

אני מציע לך את

שלא, והתוכנית הזאת תרוץ ויישאר עוד תקציב. אבל האם הכנתם תוכנית מה יקרה אם יהיו עומסים? הרי מה יעשו בתי החולים? הם יבואו לוועדת בריאות, אנחנו נזמן אתכם

אלה שתי האופציות. כך שאם יש פתאום איזו קטסטרופה, תמיד יש האופציה הזאת. לא אגיד את דעתי.

זה סעיף 15. המודל הזה הולך להיות עד 2024, או שזה מודל שהולך להיות קבוע? כרגע החקיקה היא הוראת שעה עד

גם פה זה קשה,

אבל פה לפחות אתם בחברה תומכת. אמרתי את הדברים, ואני באמת מתכוון אליהם.

ראשון, שחולה שלא צריך לשכב בבית חולים לא צריך לשכב בבית חולים.

הנושא של הפנימיות זה נושא כאוב, ואני חושב שיש מקום להסתכל על הפנימיות

זה נושא מהותי מאוד.

אני חושב שבמרבית בתי החולים, אין יום שבחדר מיון לא ממתינים 30-20 חולים למיטות בפנימיות. ואני לא מדבר על התקופות שסך המיטות בפנימיות ירד בגלל הקורונה. אני מדבר גם

רשימת ההמתנה היא גדולה, כפי ששמעתם כאן.

אבל הבעיה היא שהתחשיבים כאן הם שכאילו אנחנו מחזיקים חולים באשפוז כדי שחשבון בית החולים שלי יהיה

ולא פעם זה לא פשוט, ויש כאן סיפור של החולים המעוכבים, סאגה בפני עצמה שצריך לדבר עליה. אבל אל דאגה,

זה חשוב, זה רצוי, אבל זה לא מה שיפתור את תחלואי המערכת. שאף אחד לא ישלה את עצמו. מספר החולים שיכולים להיות מטופלים באשפוזי בית הם

שזה פחות ממאה מיליון שקל למחלקה. ובכל זאת צריך שינוי, עם כל התודות. זה מאוד יפה, מאוד רומנטי.

הכנסת. יש עוד שקף אחד. שני נושאים מהירים רק להשלים את התמונה. נוסף על זה, החקיקה הזאת פעם ראשונה מקצה 90 מיליון שקלים בחקיקה למודל תמרוץ ושיפור האיכות והשירות במחלקות

בשנת 2021, בגלל שאין עדיין מדד, זה בעצם יחולק באופן שוויוני לפי מספר המיטות של כל בית חולים. למה שוויוני? מה עם הפריפריה?

אנחנו לא חושדים לרגע שמנהלי המחלקות או מנהלי בתי

אחר כך אתה מגיע לסעיף ואתה אומר לו: אם מגיע זמן מסוים ולא עשית לו העברה, אתה מתחיל להיקנס ולקבל 2,500 שקלים

אחוז מיטות ביחס לאלף נפש, או מדד כזה או אחר. כי בסוף לשם גם החולים צריכים לצאת ואנחנו רוצים לוודא שיש להם לאן. אני מחטיבת הרפואה במשרד הבריאות.

אנחנו צריכים להסתכל על כל הנושא של החולים המעוכבים. אנחנו צריכים להסתכל מנקודת המבט של המטופל. הטיפול הכי נכון למטופלים זה להיות במערך הגריאטריה הפעילה ולקבל את הטיפול. החולה לא צריך לשהות במחלקה פנימית,

מחלקה פנימי זה לא המקום שנכון לאותם המטופלים, בטח מחלקה פנימית שהיא מחלקה דינמית. יש פער בין מחלקה פנימית שהיא דינמית,

דחוף החוצה מתוך המחלקות הפנימיות את החולים שהם נשאים של חיידקים עמידים, כי הם באמת היוו קושי מבחינה כלכלית למסגרות הגריאטריות. עשינו את התהליכים האלה,

בכפוף לסיום הדיון.

תוספת של 20 מיליון בנוסף ל-90 שיחולקו במחלקות הפנימיות בין בתי החולים בפריפריה, ששם האוכלוסייה מבוגרת יותר ופחות בריאה.

אני חושב שצריך להעלות את התקצוב מ-90 מיליון ל-108, שזה

הקופות לא רוצות להשאיר את החולים בבתי חולים כלליים. תודה. הייעוץ המשפטי, את יכולה להמשיך

סעיף 15. תשלום בעד אשפוז במחלקות פנימיות. 15.(א)קופת חולים תשלם בעבור שירות אשפוז

בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024,

אז למה אי אפשר לכתוב את זה כך במקום לכתוב את זה כל כך מסובך?

ולפעמים הם מערימים עלינו קצת קשיים בכתיבה. הכול צריך להיות מאוד מדויק ומשפטי.

כדי שלקופת חולים יהיה איזשהו תמריץ להפחית את המאושפזים שלה, קופת החולים משלמת את חלקה היחסי מתוך כלל

כמובן שאף אחד לא עושה שום דבר מרוע, זה פשוט תמריצים כלכליים. לא להשאיר אנשים שלא צריכים להיות שם, לא לשים אנשים בתוך מיטה כי היא נמצאת. זה לא אומר שרופאים חושבים בתצורה הזאת. בסוף כל מה שאנחנו עושים, אנחנו משנים את

אתם מציעים לעשות איזשהו ניסוי שאם הוא יעבוד הוא מצוין, אבל אין בו שוליים, אין בו שום מקום לטעות, אין בו מקום שאומר שאם הגידול בצריכה של קופה יעלה על 7% היא תשלם מחיר מלא. שימו את שולי

למה בעיני

ברכה שיכול להיות שבסוף תביא לקללה

אנסה לשכנע את חברי הכנסת, ואם לא אז נישאר עם ההסתייגות ונחשוב מה אנחנו עושים. בסופו של יום החשש הגדול שהיה לנו כמשרדי ממשלה, וגם למנהלי המחלקות הפנימיות, היה שהרבה פעמים הם לא זוכים לתעדוף משמעותי כל כך בתוך אולמות מערכת האשפוז בבתי

כי אנחנו רוצים לתמרץ. אז דווקא אולי אז יהיה כן מאה אחוז מהאוצר, אבל זה ילך לפי ההצעה שהצעתם. אבל אז מה יקרה? באיזו סיטואציה זה יכול ליפול?

אביא לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת, נניח שבעוד שנתיים שכל

אני מדבר על החלק שאחרי. ברגע שלא הפצתם, אנחנו מנסחים את זה שהכסף עבר לבתי החולים. אני לא מבין את האופציה שזה לא יצא לפועל.

אנחנו חושבים שזאת טעות.

לפרוטוקול בפני הוועדה, הכסף יועבר על ידי משרד האוצר לקופות החולים באמצעות הוספת כסף לסל

ועדיין גם בפעמים הקודמות אפשר ללמוד מהעבר וגם בפעם הנוכחית, בוודאי לגבי 90 המיליון האלה, אנחנו מתכוונים להוסיף כסף.

אבל צריך צו להגדלה של סל שירותי הבריאות.

החלטת ממשלה

המשרדים כבר חתומים על סיכום בנושא הזה, ולכן אין בכלל שאלה שהדבר הזה יעבור לקופות החולים. מה אכפת לך אם יכתבו שאם יוגדל הסכום, אז יעברו 90 מיליון שקל? אתם מחלישים את הסעיף, לא מחזקים אותו. למה זה מחליש?

אני לא מצליחה להבין למה לא לכתוב תוספת לסל. כי זה לא קשור לתוספת לסל. אפשר להגיד שהפנימיות יקבלו 90 מיליון שקל בכל מצב.

ואם הקופות לא ייתנו והכול ייעלם שם בתוך הערפל, אז איך אנחנו נדע? זה לא קשור אם זה יהיה כתוב או לא

אנחנו חוששים ש-90 מיליון השקלים האלה, חלקם או רובם לא יגיעו לבתי החולים בסוף. לכן אנחנו מבקשים שהצינור שבו מועברים הכספים יהיה בדרך אחרת, בין אם זה באמצעות המשרד למבחני תמיכה ובין אם זה

ההתחשבנות בין בתי החולים לקופות היא מאוד מסובכת,

לא כתוב, אני לא יודע מה ברור.

השאלה אם זה ייאמר לפרוטוקול, אם זה לא מספק. אפשר לכתוב, אוצר המדינה יעביר, במקום יועבר.

המשרדים מי יהיה הגורם שיעביר את הכסף. צריך להבהיר את זה. אנחנו מיישמים את החלטת

שיכלול מדדים שונים אשר לפיהם יימדדו וידורגו המחלקות הפנימיות של כלל בתי החולים הציבוריים הכלליים, ויתבסס על עקרונות אלה: (1)מחצית מהמדד יורכב ממדדים קליניים שיורה עליהם המנהל הכללי של משרד הבריאות; (2)מחצית מהמדד יורכב ממדדים של איכות השירות שיורו עליהם המנהל הכללי של משרד הבריאות והממונה על התקציבים במשרד האוצר; (3)המנהל הכללי של משרד הבריאות והממונה על התקציבים במשרד האוצר רשאים להחליט על תמהיל אחר של מדדים מהתמהיל כמפורט בפסקאות משנה (1)

(3)השרים או מי שהסמיכו לכך מבין עובדי משרדיהם, יודיעו לכל קופת חולים מהו סכום התשלום, מתוך תוספת התשלום למחלקות הפנימיות, שעליה להעביר לכל בית חולים ציבורי כללי, בכל שנה, בהתבסס - - - אנחנו מבקשים במקום "בהתבסס": החלוקה תהיה קפיטציונית ובלבד שסך התשלומים שעל כל קופת חולים להעביר לכלל בתי החולים לא יעלה על שיעור הקפיטציה של אותה הקופה בתוספת התשלום למחלקות הפנימיות. דווקא פה אתם לא עושים את זה לפי מספר ימי אשפוז, את זה העליתם למעלה. וכאן אתם מחלקים את זה לפי שיעור הקפיטציה. ואז הסיפא אומרת: קופת החולים תעביר לבתי החולים הציבוריים הכלליים את סכום התשלום כאמור לא יאוחר מ־60 ימים מהמועד שבו קיבלה את ההודעה האמורה. אתם אומרים שמודיעים את זה. בפועל כל קופת חולים שולחת את הכסף לכל בית חולים בהתאם להודעה?

זה בסל נפרס פר 12, איך אתם מעבירים לי את זה? לא מעבירים את ה-90 בנפרד.

שה-90 מיליון האלה מועברים דרך הביטוח הלאומי. ככל שזה יוחלט אז צריך לקבוע. אתם מעבירים לנו את זה ברגיל עם הסל? אני מנסה להבין את התזרים פה. אתה נדפק. למה? הוא לא. להפך, הוא יכול גם להרוויח. כי הוא צריך לשלם תוך 60 יום בתחילת שנה. להפך, יכול להיות שהוא ירוויח תזרימית. תקבל את השנתי ותשלם חודשי. הערה אחת, נעה. אם את רוצה לכתוב קפיטציה, צריך לייחד, כי גם בחוק ביטוח בריאות ממלכתי לקפיטציה יש כמה. יש הגדרה, ליאור. יש הפניה. המדד הזה צריך להיות בעצם עד 15 בינואר 2022. זה אומר עוד חודשיים וחצי בערך. אני מבקש להתייחס פה קודם כל לסוגיה של תקרות. אמרו פה בתי חולים שהפנימיות מוצפות וזה כל יום 120%. אם כך הדבר, אז מה ההיגיון שהפרידו תקרות של פנימיות?

מוריס, מה השורה התחתונה? אנחנו מבקשים לאחד את התקרות, כמו שהיה עד היום. בית חולים הוא ישות אחת. גם אני אישית, סבא שלי אושפז בפנימית אבל הם העבירו אותו למחלקה אחרת. אנחנו גם חושבים שהקידום צריך להיות יותר נמוך בין השנים ולא מה שנאמר פה. כי ראיתם את הנתונים. הפנימיות לא עולות בקצב גבוה, והנחה פה שמשהו קרה פה. קורונה כשתעבור, ומשרדי ממשלה מאמינים שכאשר זה יעבור משהו ישתנה, קורונה היא לא אירוע שעובר כבר שנה וחצי. משהו פה השתנה בבסיס. אנחנו גם מאמינים שמשהו פה השתנה בבסיס, ואנחנו חושבים שצריך להיות גידור כלפי מטה. אבל זה כסף שמועבר מ - - - זה לא ה-90 מיליון, זה בתוך הסל. זה על חשבון הקופות. סליחה, לא הבנתי. אנחנו מבקשים שהמקדם יהיה יותר נמוך ממה שנקבע בחוק, שתואם את מה שקורה בפועל ולא אמונות. אוצר, בריאות, מישהו רוצה להגיב על זה? איך אתה מתייחס לזה שמתוך 108 מחלקות פנימיות כ-50% הפכו להיות מחלקות קורונה? ואיך זה קרה? ומי טיפל בחולים? אני מקבל את ההערה שלך ואני מציע שאנחנו נכניס את הקורונה יחד עם הכול. אתה צודק 200 אחוז, בואו נתייחס להכול ביחד. במחלקות הקורונה אין 120% תפוסה. יש פחות מזה, כדי לשמור על ההיגיינה ועל ההתנהלות. יש פה טרלול שלם של הדברים. אבל אתה הצגת 120%. במחלקות הרגילות שנשארו מאחור יש 120%, וזה נמשך ונמשך ונמשך. וכל מחלקה שחוזרת, במקום קורונה חוזרת למחלקה רגילה, זה 120% תפוסה. אבל לא היה 120% גם ב-2019 ולא היה 120% גם ב-2018.

זה שמסכי הפלזמה כאן מראים מספרים, זו מלחמה של מסכי פלזמה. במציאות זה מה שקיים. שמעת מה קורה ברמב"ם, וזה קורה בכל בתי החולים. רמב"ם הוא בית חולים יחיד, למיטב ידיעתי, שאכן הפעילות בו חזרה לממדים. יש פה אולי סמנכ"לית כספים שלכם שתגיד שהתמונה שאתה מייצג לא מייצגת אפילו את מה שקורה בכללית. יכול להיות שהמחלקה שלי משום מה יש בה הבוקר 120% תפוסה,

שמענו את הטיעון, שמענו את התשובה. אנחנו חייבים להמשיך. שמענו את כל ההערות מכל הצדדים. אני מקופת חולים לאומית. כבר כמה שנים יש אמירה של משרדי הבריאות והאוצר, ובכלל של המערכת, שיש המון חולים בפנימית שלא צריכים לשכב בפנימית. הציגה את זה הגברת רומנו, יש מקומות אחרים שהם צריכים לשכב בהם. פתחו מיטות, משרד הבריאות יצא במבחן תמיכה לפתיחת מיטות. משום מה השקף של פתיחת המיטות רץ מאוד מהר ולא עברו עליו, אבל נפתחו לא מעט מיטות, והדבר הזה בסופו של דבר אמור לגרום לחולים לעבור מהמחלקות הפנימיות למחלקות האחרות. אבל מה, הדבר הזה לא בא לידי ביטוי בתקרות שנקבעו למחלקות הפנימיות. לא רק שמה שאמר פה מוריס, אנחנו נמצאים מתחת למה שמופיע היום בתקרות שנקבעו שמבוססים על 2029-2018, לפני הקורונה אנחנו בעידן אחר, יש פה התעלמות מהשנתיים שקרו ומה שקרה בשנתיים האלה למערכת שלנו אז גם אין התייחסות לזה שבסוף יש תשתיות אחרות שאליהן רוצים להעביר את החולים שנכון יותר לחולים להעביר אותם אליהם. במובן הזה המקדם של הפנימיות צריך אף להיות שלילי ולקחת בחשבון את זה שצריכים לצאת משם חולים ולעבור למוסדות לאשפוז המשכי. לגבי סעיף 15(א)(2), שמשרד האוצר והבריאות עכשיו שינו את הנוסח שלו, באמת מדובר על התחשבנות שתהיה. זה לא נוגע לבתי החולים. בתי החולים יקבלו את אותו סכום, וזה עניין בין קופות החולים. אני כן מבקש לגדר את הסעיף הזה לשנה שלאחר מכן, כי לכללית ומכבי שיושבות פה לצדי יש יותר יכולות לפתח שירותי המשך. במיוחד לכללית שיש לה בתי חולים גריאטריים. נראה לי שרקפת מוחה על זה בתוקף. סעיף 16, מועד התשלום בעד צריכת שירותי בריאות. 16.(א)קופת חולים תעביר לבית חולים ציבורי כללי, לא יאוחר מ-60 ימים מיום 1 בחודש שבו קיבלה מבית החולים הודעת חיוב חודשית, את הסכום הגבוה מבין הסכומים כמפורט להלן: (1)8.33% מרצפת הצריכה נטו לאותה שנה שנקבעה לקופת החולים באותו בית חולים ציבורי כללי, אלא אם כן קיבלה קופת החולים אישור מהשרים או מעובדי משרדיהם שהוסמכו לכך, שלא להעביר את הסכום האמור בשל כך שבית החולים לא הסכים לספק לקופת החולים שירותי בריאות הדומים לשירותי הבריאות שסיפק לה בשנה הקודמת כאמור בסעיפים 14 ו־15, (2) הסכום שאינו שנוי במחלוקת בהודעת החיוב; (3) 97% מהסכום נטו הנדרש על פי הודעת החיוב לעניין השירותים המובאים בחשבון בתקרת הצריכה ברוטו ושירותי רפואה דחופה (מיון), אלא אם כן ערערה קופת החולים על הודעת החיוב, בהתאם למנגנון בירור לפי הוראת מינהל שפרסם המנהל הכללי של משרד הבריאות באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובית החולים לא השיב לערעור זה בהתאם להוראת המינהל כאמור. (ב)לא העבירה קופת חולים לבית חולים ציבורי כללי את סכום התשלום הנדרש לפי סעיף קטן (א), או את סכום התשלום בהתאם להוראות סעיף 15(ב)(3), יחולו הוראות אלה: (1) על סכום שלא הועבר כאמור תתווסף ריבית חשב כללי עד מועד העברתו בפועל לבית החולים הציבורי הכללי; (2) השרים רשאים לבצע קיזוז של הסכום שלא הועבר כאמור, ממקורות המימון של שירותי הבריאות כמשמעותם בסעיף 13(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומכספי התמיכה המועברים לקופת החולים, ולהעבירו לבית החולים הציבורי הכללי. (ג)סכומים עודפים ששילמה קופת חולים לבית חולים ציבורי כללי בשל הוראות סעיף קטן (א) או סכומים שהיה על קופת חולים לשלם לבית חולים ציבורי כללי ולא שולמו בשל הוראות הסעיף הקטן האמור, יוחזרו או ישולמו,

בתוספת ריבית חשב כללי, בתוך 30 ימים מתום הליך הבירור לפי הוראת המינהל האמורה בסעיף קטן (א)(3). (ד)אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מחובת קופת חולים לשלם לבית חולים ציבורי כללי כל תשלום אחר שבו היא חייבת. היה סעיף דומה לזה גם בהרכבים הקודמים. לא אותו דבר. הקיזוז שהוספתם, רועי. מה הוספתם? הקיזוז הוא רק במקרה הזה. במקרים אחרים אין אפשרות קיזוז לתפיסתכם?

זה במקרה שקופת החולים משתמשת בכוח התזרימי שלה ולא מעבירה את הכספים, אז שתהיה פה איזושהי אפשרות לשרים להתערב. אבל איך אתם יודעים לחשב? הרי כשקופת חולים לא מעבירה הרבה פעמים זה מחלוקות בין בתי החולים למה גובה התשלום. אז מי מחליט? אבל יש חובת תשלום מינימלית. אין מי שלא מעביר את חובת התשלום המינימלית אלא אם במקרה אתם לא העברתם הסכם ייצוג, ואז מודיעים לכם. אבל הסמכות היא רק על חובת התשלום המינימלית. אבל אתה לא יודע להכריע, כי לפעמים זה עניינים של מחלוקות בינינו כמה ערעורים ודברים כאלה. אז מי יחליט עכשיו על גובה הקיזוז? 90 מיליון השקלים שמחולקים לפי החלק הקפיטציוני, איך הם משולמים? האם גם הם משולמים ב-8.33%? כי זו לא רצפת הצריכה. כתוב שהם משולמים לפי מספר שאנחנו אומרים לקופה, כי זה הרי תוצאות של המדד. אנחנו החלטנו שבית חולים איקס צריך לקבל סכום מסוים של כסף, כי כך יצא במדד, מודיעים לקופה שהיא צריכה להעביר את הסכום, והיא צריכה להעביר אותו תוך 60 ימים. אם היא לא מעבירה אותו, אז יש אפשרות. אנחנו לא רוצים שהקופה תשתמש בכוח שלה לא להעביר אם זה לא נדרש.

צריך לתקן בתוך סעיף 2, לאחר בירור מול הגורמים. אתם לא יכולים לקזז חד צדדית. אתם צריכים לוודא את התחשיבים לשני הצדדים ולראות למה יש

מקובל. שהקיזוז יתבצע לאחר בירור מול הגופים. זה נראה לי מאוד בסיסי. נקרא את סעיף 17. סעיף 17 עוסק במטופל המיועד להעברה. 17. (א)השרים רשאים לקבוע,

כי קופת חולים תשלם מחיר מלא בעבור שירות אשפוז של מטופל המיועד להעברה בבית חולים ציבורי כללי, החל מהמועד שיקבעו השרים לעניין זה ובהתאם לתנאים ולכללים שיקבעו, על אף הוראות חוק זה. (ב) עד מועד תחילתו של צו לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 1 לצו שינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו־2014) (תשלום מוגדל בעד אשפוז של מטופל המיועד להעברה),

ויראו אותו כאילו ניתן לפי הוראות חוק זה לגבי השנים 2021 עד 2024. זאת אומרת, יש לנו אותו קנס שניתן למטופל המיועד להעברה, כפי שהגדרנו אותו. דיברנו על זה כמה פעמים במהלך הדיון היום. אבל אתם בעצם אומרים,

עד מועד תחילתו של צו חדש, יחול הצו הקודם. השאלה אם באמת אפשר להחיל אותו, כי הוא כולל הוראות הפחתה לשנת 2014. הכוונה היא שהוראות ההפחתה לשנת 2014 לא יחולו, או שגם הוראות ההפחתה ממשיכות לחול משנה לשנה? הצו בעצם במהות שלו הוא מפנה להוראת מינהל, שהיא קובעת מי המיועדים להעברה. אנחנו כרגע לא רואים סיבה לשנות אותו. יכול להיות שבמהלך שנות הקאפ נרצה לעשות שם עדכון, לכן נשארת האופציה. אבל כרגע אין מבחינתנו צורך לעדכן את הצו, לכן החקיקה מפנה אליו ישירות. מה שאומר הצו חוץ מהנושא הזה של ההפחתה שם זה שהם משלמים תשלום במחיר מלא. אז מדוע לא לכתוב שעד מועד תחילתו של הצו ישלמו תשלום מלא על מטופל המיועד להעברה. צריך גם להפנות להוראת מינהל. את מעדיפה שבמקום צו זה יהיה רשום ישירות בחקיקה? כי את ההגדרה מטופל המיועד להעברה יש לך. הוא מפנה להוראת מינהל. במקום שהצו יפנה, אני מפנה שם להוראת מינהל, אז למה אני צריכה להפנות פה? אם במהלך השנים תרצי לשנות מה יקרה? תבדקו את זה. סעיף 18 ומסיימים. זה קשור גם כן לפנימיות לכן לא רציתי לחתוך פה. רק תזכורת לפרוטוקול שאת סעיף 17 ביקשנו להוריד, כי אין לנו לאן להעביר את המטופלים האלה. ביקשנו להוריד את הקנס הזה. ואנחנו אמרנו שאנחנו לא מסכימים. לא מסכימים עם מה שרקפת אמרה? לא להוריד את סעיף 17. אנחנו קוראים, אבל אלה שסעיפים שצריכים הרבה התייחסות. למשל מטופל המיועד להעברה, אם היו פה חברי הכנסת אני מניחה שהיה להם הרבה מה להגיד על זה. עשינו על זה דיון גם בהגדרה וגם באופן נפרד. סעיף 18 הוא סעיף קצר, תשלום בעד שירותי רפואה דחופה מיון. נקרא אותו בגלל שהצגתם אותו גם במצגת שלכם. 18.(א) על אף האמור בסעיף 22(א)(7), בעד שירותי רפואה דחופה (מיון), תשלם קופת חולים לבית חולים ציבורי כללי סכום שלא יעלה על 81.5% מהמחיר המלא של שירותים אלה. (ב) השרים רשאים,

להגדיל את השיעור מהמחיר המלא, הקבוע בסעיף קטן (א). מצד אחד נותנים פה הנחה שהיא לא אותם 80% כמו שכתוב בכל מקום אחר. את התשלום הזה חייבים לשלם. מצד שני אתם נותנים לשרים חופש מלא לשנות את השיעור הזה. הכוונה היא שאם יהיה תמחור שישנה את המחיר של כניסה למיון, השרים יוכלו לצמצם ולהקטין את שיעור ההנחה שניתן למיון כך שהוא יותר יתאים למציאות. אפשר להפנות לסעיף 5(ב). למעשה אנחנו מדברים פה על שירותי מיון שהם לא במסגרת ההתחשבנות, לכן אנחנו גם לא מורידים את המילה צריכה. הם לא שירותים שנספרים להתחשבנות ובכל זאת יש להם הסדר מיוחד. סיימנו לרגע זה. אנחנו חוזרים ב-16:30. תודה רבה.

ננעלה בשעה 14:03.